כל המבקשים להשתתף בדיון יפעילו את ההצבעה, ואז אני אוכל לבוא ולקבוע. ראשון הדוברים, חבר הכנסת דנון, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת גדעון עזרא. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, אני רוצה לשאול את כבודו: היכן שר הביטחון? פניתי ליושב-ראש הכנסת לפני כשבועיים במכתב, ששר הביטחון בוחר להחרים את ועדות הכנסת. כבוד היושב-ראש פנה לשר הביטחון

וקיבל עליו תשובה ששר הביטחון מכיר בחשיבות

אתמול פתחתי את עבודתי במשכן בוועדת החינוך. הפלא ופלא, יושב-ראש הוועדה פתח את הישיבה, ששר הביטחון הורה לנציג צה"ל לא להגיע לישיבת ועדת החינוך. סיימנו ישיבה חשובה זו, עברתי לוועדת חוקה. בוועדת חוקה, דיון חשוב בנושא הקפאת הבנייה, שר הביטחון בחר שלא להגיע גם לוועדת חוקה. אני חושב שאנחנו צריכים לומר לשר הביטחון ברק שהחשיבות של עבודת פיקוח הכנסת עליו,

היא חשובה, גם על משרד הביטחון. זה שהוא בוחר לא להגיע לפה פיזית, זו בחירה שלו, אבל לוועדות הכנסת יש לו חובה להגיע.

זה לוקח זמן לרדת מקומה 30 לקומת קרקע. זה שרשרת פיקוד, ככה קוראים לזה אצלנו. רבותי חברי הכנסת, למה, כל אחד יכול לדבר, זה נאומים בני דקה. השר בגין על השנייה הגיע, כמו שצריך להקפיד בכנסת. אני פתחתי בשנייה ואתם הגעתם אפילו בזמן, אם כי היו כמה שהגיעו אחרי הזמן וגם אותם רשמנו. עכשיו זכות הדיבור לחבר הכנסת עזרא. השר בגין, אם יש איזשהו עניין שמעלים חברי הכנסת, שאדוני ירצה לתת תשובה עליו, הוא יוזמן בתום חצי השעה לענות על הדברים שהוא יבחר לענות את תשובתו בהם.

רק אם אדוני ירצה. יפה שתיקה לשרים. לא, אני לא אומר. יש דברים שיפה השתיקה להם, "והמשכיל בעת ההיא" ויש כאלה דברים שבוודאי תרצה לענות, ואז תוכל להתייחס. חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השביתה של עובדי רשות המים.

שנושא רשות המים נמצא בעין הסערה היום. חשוב מאוד שעובדי רשות המים יחזרו לעבודה.

שבסופו של יום הם יחזרו לעבודה. צריך להאיץ את המהלך הזה עד כמה שניתן. מצד שני, להבטיח לעובדי רשות המים שחזרתם לעבודה לא תפגע בהישגים שהיו יכולים לקבל גם אם השביתה תימשך. אני חושב שזאת צריכה להיות קריאה של הממשלה לעובדים. הנושא של המים עומד באמת באמת באמת במרכז של החיוניות של מדינת ישראל, והייתי מציע שכך ייעשה. תודה רבה. חבר הכנסת צרצור, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. כבוד היושב-ראש, הרבה דובר על עיקרי האירועים שהיו בשנת 2009. הרבה דיווחי סיכום בנושאים אלה פורסמו, בנושא מדיניות ופוליטיקה, בנושא מדע וכו'. אני דווקא רציתי לבדוק את הנושא של פסקי הלכה שפורסמו בשנת 2009, הקשורים לסכסוך הישראלי פלסטיני. והנה התוצאות: מצאתי ארבעה פסקי הלכה יהודיים, הזויים יש להגיד, שהם כדלקמן: פסק הלכה ראשון, פסק הלכה המונע מפלסטינים להיכנס לאדמותיהם הפרטיות. פסק הלכה שני, המורה על עקירת עצים, השחתת מטעים, שרפת שדות של פלסטינים. פסק הלכה שלישי, המורה על הרעלת מקורות המים הפלסטיניים ופגיעה במקומות הקדושים שלהם. פסק הלכה רביעי, המורה על רציחת הפלסטינים, כולל תינוקות, בטענה שהם מאיימים על קיום מדינת ישראל. שאלתי היא: אנשים, לאחר מה ששמענו עכשיו, ממשיכים להאשים את הצד הפלסטיני בכך שהם מסיתים. יש מקום באמת לעשות את האיזון המתאים ולדרוש מכל הצדדים להפסיק להכניס את הנושא הדתי לתוככי הסכסוך הזה,

דת זה דבר טהור שלא צריכים לנצל אותו לסיבות או למטרות פוליטיות.

רבה לחבר הכנסת צרצור, השיח' צרצור. בבקשה, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשבוע שעבר פורסם מספר ההרוגים בדרכים. אנחנו ראינו ירידה דרסטית במספר ההרוגים. מהמקום הזה אני רוצה לברך את משרד התחבורה, את משטרת ישראל ואת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אנחנו רואים, אם יש עבודה משותפת, פעילות משותפת של כמה גופים ביחד, משרד התחבורה על-ידי פיתוח התשתיות והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על-ידי הסברה ומשטרת ישראל על-ידי אכיפה, אנחנו יכולים להגיע לתוצאות טובות ותופעות שמורידות וחוסכות בחיי אדם. אני מקווה שהמגמה תימשך.

חבר הכנסת אלדד, ואחריו, חברת הכנסת זוארץ. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, לפני מערכת הבחירות האחרונה, כמו בהרבה מערכות קודמות, מתפזרים הפוליטיקאים בכל מיני בתי-ספר ויש פאנלים למיניהם. לפעמים בבית-ספר, אחרי אותו פאנל שבו מופיעים נציגי מפלגות שונות, מקיימים בחירות מדגמיות. הייתי בבית-ספר תיכון, תיכון עירוני א' בתל-אביב. באמת האיחוד הלאומי קיבל שם ארבעה מנדטים, אבל בתיכון עירוני א' בתל-אביב גם חד"ש קיבל ארבעה מנדטים וגם רע"ם תע"ל. ואני שאלתי, איך מגיע תיכון עירוני א' בתל-אביב לתוצאות מעניינות כאלה? היום מסתבר לנו מי משקה את הערוגות שם.

נדמה לי שהאיחוד הלאומי יש לו ארבעה מנדטים, רע"ם-תע"ל יש לו ארבעה מנדטים. צריך ללכת לשם כדי לדאוג. חברת הכנסת זוארץ, בבקשה, גברתי. ואחריה, חבר הכנסת אורי אורבך. כבוד היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני מתכבדת להקריא היום את פנייתה של הגברת עטרה ברק-שחם, אחותו של סגן חנן ברק, שנהרג ב-25 ביוני 2006 באירוע בכרם-שלום, האירוע שבו נחטף גלעד שליט. אחיה היה מפקדו ונהרג באותו אירוע. האם זכרתם את שמו? וכך היא כותבת: את הברק החזרתי אחרי שנהרג אחי כי הייתי צריכה להרגיש את החיבור ואת הקרבה אליו. אני אחות שכולה, אני אמא ואשה. אותו חור שנפער בלבי לפני שלוש שנים שינה את חיי ובעיקר שינה אותי. באותו הרגע השתנה העולם. ביום שאחרי האירוע היה לי ברור שחיי כמו שהיו קודם לא ישובו להיות.

לעולם כף רגלי לא תדרוך עוד בכיתה, הייתי מורה. חודשיים אחרי שחנן נהרג הוא היה בן 21. איך חוגגים לאח אהוב? הייתי צריכה מישהו לדבר אתו, היתי צריכה אחות או אחות שכולה כמוני. למזלי מצאתי את יונת, אחותו של יפתח שרייר, מהמלחמה האחרונה. שתינו מצאנו אחת את השנייה באמצעות הארגון "לנצח אחי". כאן היא מבקשת שהזיכרון, יש שיראו בנשיאת לפיד הזיכרון נטל, יש שיראו בה זכות גדולה. אני אישית חושבת שהזיכרון זה כל מה שנשאר. אם יתפוגג הזיכרון, מה יישאר? אבל מה יהיה אחרי שהורי, שהם ההורים השכולים, יצטרפו לאחי? הלפיד יישאר אצלי. אני פונה ומבקשת ממקבלי ההחלטות של המדינה לאפשר לנו להמשיך ולשאת את לפיד הנופלים ביום שהורי כבר לא יהיו פה, להיות רשומה, להיות מוזמנת, להיות חלק ממשפחת השכול של מדינת ישראל. לא רוצה להישכח מסיבות אלה. אני קוראת מכאן למקבלי ההחלטות של מדינת ישראל להכיר במושג אחים שכולים ולאפשר לנו ב"לנצח אחי" לפעול כארגון שייצג את האחים השכולים במדינת ישראל.

אני לא הפסקתי אותך בגלל הנושא שאת נגעת בו, אבל אני מבקש להצטמצם לדקה, דקה וחמש שניות. חבר הכנסת אורבך, ואחריו, חבר הכנסת פיניאן. אדוני היושב-ראש, גם אני ראיתי את המערכון ששודר ב"ארץ נהדרת". מטעמי דת ומצפון לא ראיתי אותו בעת שידורו, אבל לצערי ראיתי אותו אחר כך. זה מערכון מחפיר, עומד בגבולות חופש הביטוי, לטעמי, אף שאני מסכים עם רוח הדברים שאמר ידידי חבר הכנסת יעקב כץ,

אני חושב שלא ראוי גם על מערכון מחפיר שכזה להגיד שזו תעמולה של גבלס ואנטישמיות, משום שלא צריך לרדת לרמה הזו. אומנם עם נבר תיתבר, כתוב במקורותינו, אבל חופש הביטוי מרשה גם את הדברים המכוערים והמחפירים האלה. בואו נשמור את המלים "אנטישמיות" ו"גבלס" ו"תעמולה" לאויבי ישראל ולא לאנשים שהם טועים. סאטירה,

אבל יש אנשים שמוציאים שם רע לחופש הביטוי והופכים אותו לחופש השיסוי, ואף שהמחוקק לא צריך להתערב ולא צריך לשפוט את האנשים, אני חושב שהבוז הציבורי והקבס מהמערכון שמציג מתנחלים כאנשים שיחטפו, כמובן בסאטירה,

והשימוש בוויז'ואל המוכר הזה של גלעד שליט עם העיתון לצרכים סאטיריים, הוא הרבה יותר גרוע מטעם רע.

חבר הכנסת פיניאן, ואחריו, חבר הכנסת איתן כבל. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רצח ועוד רצח ועוד רצח. פעם רצח היה גורם לרעידת אדמה בדרגה 10 בסולם ריכטר והיה זוכה לכותרות כגון "הרצח שזעזע את המדינה", "הרצח שהסעיר את המדינה", ועוד ועוד. היום רצח הפך אירוע שבשגרה, אירוע של מה בכך. לקטוף חיים בעודם באבם כבר אינו דבר חריג, כי בכל יום זה קורה ואין פוצה פה ומצפצף. לאן הגענו ואיך הגענו עד הלום? הפכנו למדינה שמסוכן לגור בה, הפכנו למדינה שמסוכן להסתובב בה, פשוט הפכנו למדינת פחד ומורא. וכל זאת למה ומדוע? במדינה שבה ניתן בקלות להפוך רצח להריגה, במדינה שבה רוצח הופך בקלות לחולה נפש ובלתי כשיר לשפיטה, במדינה שבה רוצח מקבל עונש מגוחך, אז מה הפלא שהרצח הבא מתבצע עכשיו, כשאנחנו כאן? הגיע הזמן שמערכת המשפט תתעשת ותפנים כי לקטוף חיים זה לא לקטוף פרח. הפסקת האלימות תלויה אך ורק בהחלטותיכם, מכובדי השופטים. ככל שהעונש יהיה כבד יותר, לנו האזרחים יוקל יותר.

תודה רבה. חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, היום הוא יום הולדתה של מפא"י. לפני בדיוק 80 שנה נפגשו נציגי "הפועל הצעיר" ו"אחדות העבודה" בתל-אביב והחליטו על הקמת מפלגה סוציאל-דמוקרטית שתייצג את מעמד הפועלים העברי. המפלגה הזאת הקימה את המדינה,

את הכנסת והדמוקרטיה שלנו, את ישראל. אבל לחגוג למפלגת העבודה יום הולדת זה כמו להתכנס סביב מיטתו של חולה על ערש דווי, כזה שרק מכשירים משאירים אותו בחיים והוא מורדם ומונשם, ולחגוג לו מסיבה כאילו עתידו עוד לפניו.

מפלגה שחרתה על דגלה את "האינטרנציונל" ואת שבירת כבלי העבדות של הפועל, הפכה בעצמה לעבד של השררה, לאסקופה נדרסת, לישישה דוויה שאיבדה את הדרה ומתחננת לפירורי שלטון בפני כל מי שרק מסכים לדבר אתה. ברל כצנלסון, חיים ארלוזורוב ודוד בן-גוריון, אלו שחתמו על הסכם האיחוד, מתהפכים בקברם כשהם רואים את ההנהגה הנוכחית, שהתאחדה עם נתניהו וליברמן. הגבורות, לצערי, הפכו לקבורות. תודה לחבר הכנסת כבל. חבר הכנסת אילן גילאון. חברי הכנסת, תמיד יש נבואת נחמה: עוד אבנך ונבנית בתולת בת מפא"י. כזו נחמה, אדוני? כבל, הם נמצאים בתשבץ של היום. נכון. אם השר בגין ירצה להתייחס לעניין זה, הוא בהחלט, בבקשה, חבר הכנסת גילאון.

אני נדרשתי לאותו איש שמשקה את הערוגות בעירוני א' בתל-אביב, ששמו רם כהן, והוא אחד המנהלים המשובחים והמעולים שיש במדינת ישראל, איש חינוך אמיתי, ואני לא הבנתי מה הסערה הגדולה. יש אנשים שרוצים שהאיש הזה יתפטר כי הוא אמר באיזושהי שיחה עם התלמידים שלו לעשות הכול כדי לסיים את הכיבוש. קראתי במילון מה זה "כיבוש", ולא חשבתי שמישהו תומך באופן פוליטי בכיבוש עצמו.

כתוב במילון אבן-שושן: לכידה, השתלטות על מקום בכוח הזרוע. זה, אדוני, ערך אוניברסלי. ההתנגדות לכיבוש צריכה להיות התנגדות שהיא בלבו של כל אחד מאתנו כאן, ופתאום מסתבר שיש אנשים שפוליטית דווקא כן בעד הכיבוש. אז אם נניח רם כהן,

היה מדבר נגד הגזענות או נגד השחיתות, אז אולי היו אומרים לו את אותו הדבר, משום שיכול להיות שזאת התפיסה הפוליטית של מישהו כאן. זה הוויכוח המהותי. ודווקא אותם אנשים שפנו לפטר את רם כהן מילאו פיהם מים כשרבנים, כולל חבר הכנסת בן-ארי, שילמו שלמונים במעטפות מסודרות לאנשים כדי שיסרבו, שיעסקו בהמרדה וגם במתן שוחד,

לא שמעתי את אף אחד מהם מדבר נגד התופעה הזאת. לכן, כדאי לשמור על מחנכים כאלה, ואני מצפה שכל מחנך במדינת ישראל יחנך את התלמידים שלו נגד כיבוש. זה ערך רע. ועוד מעט ישאל אותך אחד מחברי הכנסת, האם שיח'-מוניס הוא לא כיבוש. אז למה אתה כובש? אפשר לשאול את חבר הכנסת זחאלקה. לא, אין צורך להוסיף. אני מתכוון מייד לאחר חברת הכנסת, למה אתה מסתבך, אדוני היושב-ראש? כל מדינת ישראל פעם היתה, כבושה, ובצדק. אבל חבר הכנסת גילאון דיבר בהתרסה. כשמשפחתי חזרה לארץ לפני 200 שנה היא לא כבשה שום דבר, היא התקבלה בזרועות פתוחות. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת בן-ארי. רבותי חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, היום בוועדת הפנים התקבלה החלטה לפנות למשרד הפנים כדי שיקפיא הריסת בתים ביישובים מסוימים. תושבים רבים שאלו אותי מה פירוש ההחלטה הזאת, האם באמת יקפיאו את ההריסה? כאן אנחנו עומדים בפני בעיה עקרונית, כבוד היושב-ראש, ואני פונה אליך אישית. מה משמעות ההחלטות של ועדות הכנסת? כי אנחנו רואים משרדים שמתעלמים לחלוטין מהחלטות. יש כאלה שנענים להן, יש כאלה שדנים בהן בכובד ראש ומקבלים חלק מהן, מתחשבים בהן. אין פרוצדורה, אין שום דבר שמחייב משרד ממשלתי לדון ולתת תשובה לוועדה. אני חושב שזה דבר שטעון תיקון, ואני פונה לכל חברי הכנסת כדי שאנחנו נטכס עצה איך להפוך את החלטות ועדות הכנסת ליעילות יותר ולנהירות יותר וברורות יותר לכולם,

חברי הכנסת.

אני מציע לך שבכל פעם שיש החלטת ועדת כנסת שלא מיושמת על-ידי הממשלה, שיושב-ראש הוועדה יתלונן בפני. אתה יודע כמה? אני אומר לך שכשקיבלתי החלטות שלא יושמו פניתי לשרים, ברוב המקרים זה תוקן. בהחלט תבוא ותראה לי בדברים ספציפיים. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה. לפני שאני מתחיל, תיקון בשביל הפרוטוקול: אני לא חילקתי שלמונים לאיש. לא הבנתי.

אני אומר בשביל הפרוטוקול, כיוון שאנחנו בכנסת. גילאון אמר שאני חילקתי שלמונים, אז אני אומר בפה מלא: לא חילקתי שלמונים לאיש. אני לא מתכוון לנהל על זה ויכוח. פרשת השבוע שלנו היא פרשת שמות. בני ישראל הופכים ל"הנה עם בני ישראל",

מתחילות ההתנכלויות הקשות להשמדת עם ישראל. את הצו של פרעה "כל הבן הילוד היארה תשליכהו", מסביר הרבי מלובביץ' בצורה מקורית ומעניינת ביותר. הוא מסביר על-פי ההבדל בין ארץ-ישראל לבין מצרים. במצרים ההשקיה היא, הנילוס עולה ומשקה, כביכול כוחות הטבע, האדם משקה ברגלו, אשר תשקה ברגלך, באופן טבעי,

כוחו ועוצם ידו והטבע עושים את הכול, ומתוך כך האמונה שאין אלוקים ואין ברכת שמים. לעומת זה בארץ-ישראל זה תלוי, "למטר השמים תשתה מים" ואתה צריך לפנות בתפילה ולצפות לברכת שמים. זהו ההבדל הגדול בין ארץ-ישראל לבין מצרים. פרעה מבקש להטביע את הבנים שלנו בתוך היאור, שיהיה נדמה שאין צורך להתפלל, שרק "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה". יציאת מצרים, במובן הזה, היא יציאה מהכפירה, מהתפיסה שהטבע הוא השולט, ומהכפירה באמונה, והעלייה לארץ-ישראל היא היא האמונה בתפילה ובברכת שמים. שנזכה גם היום לצאת לאותה יציאת מצרים.

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, ואחריה, חברת הכנסת אדטו.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להתריע על משהו שאני חושבת שראו אותו גם לפני, אבל ראוי לחזור ולעיין בו, בעיקר לנוכח המקרים האחרונים. אני מדברת על חוק חופש המידע, ובאיזה הקשר? בהקשר של ועדת שרים לענייני חקיקה. מדי יום ביומו אנחנו קמים למציאות שלפעמים,

היא מזעזעת. היא גורמת לנו להרהורים בלילה, היא גורמת לנו למחשבות ולעשות דברים. אבל היא גורמת לחלק מהאנשים לצאת בהצהרות שאין להן כיסוי, שאין להן לא רק כיסוי, אין מאחוריהן גם כוונה אמיתית. והציבור בשלו. הוא חושב, כאשר הוא רואה חלק מהאנשים, שהם מי שנושאים את המאבק. בפועל, זה לא ממש קורה. בפועל קורה שיש איזה מסך עשן, מסך שאותם שרים יכולים להתחבא מאחוריו ולהגיד: אני לוחם. אבל בעצם, הציבור לא יודע: לוחם של מי? לוחם של משרד האוצר? לוחם בשם כל מיני אינטריגות אישיות? לוחם של פוליטיקה? אני רוצה לספר לך משהו: בתחילת השבוע קמנו,

לאיזה יום נוראי, שבו שני ילדים נרצחו. במקרה היתה על שולחן הממשלה הצעת חוק שנוגעת לטיפול נפשי בנפגעי עבירות מין קטינים. אז יצאו בהצהרות. מה שמסתבר, שבסופו של דבר, ואני חייבת להגיד שהיו שרים מכל סיעות הבית שנאבקו, אבל היו שרים שעל פניו, מול הציבור, אומרים: אנחנו מגיני ילדים, ובשעת השין, איפה שבאמת ראוי וצריך להילחם, הם פשוט מתקפלים. כדאי שהציבור ידע. כשאתה מבקש את הרשימה של מי בעד ומי נגד על מנת לשכנע ועל מנת להגיד, אין קול ואין עונה ואין רישום. אני חושבת שאנחנו, אולי יושב-ראש הכנסת יעשה, אבל יש לנו דקה,

ואי-אפשר הצעה לסדר-היום כל פעם. בסדר. אז אני חושבת שצריך באמת שתהיה שקיפות מלאה כדי שהציבור ידע מי באמת מוכר לו לוקשים ומי עומד מאחורי הדברים. תודה רבה. אני הכרזתי כבר,

חברת הכנסת אדטו, אמרתי. והאחרון שלחץ, ואחרי זה נתחיל בשמות של האנשים שלא לחצו אלא באו באיחור, חבר הכנסת כץ. האמת שחשבתי שלא לומר את הדברים אחרי הדברים של ציון פיניאן, בגלל שהוא אמר את דברי, אבל מאחר שהנושא הזה כל כך חשוב, אני אחזור עליו פעם נוספת. הפכנו להיות חברה אלימה, מעבר לאדישות הזאת, אשה בת 56 נאנסה במשך 30 שעות כשהבן שלה שוכב רצוח לידה, בחדר לידה. העורך-דין קם היום, התראיין בכל החדשות, בצורה זחוחה, ואמר: אבל הוא היה שיכור. איפה אנחנו? איזה חברה הפכנו להיות? אתמול ילדים, שלשום תאומים, הרווחה יודעת ולא מעבירה, המשטרה מקבלת ולא עושה עם זה שום דבר. רבותי, אנחנו, סדום ועמורה זה ביטוי קטן לעומת מה שקורה כאן. איפה המשרד לביטחון פנים, כאשר קיצצו ממנו במסגרת הקיצוץ 450 מיליון שקל, לסיבות לא מיותרות, כמו חיסון לשפעת החזירים, אם מעט מסכום זה היה עובר למשרד לביטחון פנים. אם התקשורת לא היתה נותנת לעורכי-דין הזחוחים האלה לעמוד ולספר כל פעם שאחד יש לו בעיה נפשית, השני אלכוהוליסט, אסור להם לעמוד בתקשורת, אסור להם להפוך את המקרים האלה למקרים שיפארו וירוממו את שמם. איפה בתי-המשפט המרתיעים בדברים האלה? אנחנו חברה קשה, אלימה ובלתי נסבלת, ואנחנו חייבים להוציא איזה מסר מכאן: לא עוד. זה בנפשנו. תודה לחברת הכנסת אדטו. חבר הכנסת כץ, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, אני רוצה כמה מלים גם לכבודו, חברי כנסת נכבדים, אתם, גם כבוד השר וגם כבוד היושב-ראש, כמו רבים מחברי הכנסת, אבל במיוחד אתם, משפחותיכם, משפחת ריבלין היקרה, משפחת בגין, משפחות של אנשים גיבורים, נאמנים, ציונים גדולים ואנשים שהורו דרך, גם במעשיהם וגם בדבריהם, במהלך הדורות האחרונים. אני חושב שעם ישראל מחכה למנהיגות ולדוגמה אישית. ואני ממש פונה אליכם, כי חברי הכנסת מסביב מסתכלים עליכם, בייחוד חברי כנסת מתוך המפלגה שלכם, על המושג של נאמנות

כולנו נזכרים בסיפור האחרון של ההפטרה האחרונה של דוד המלך, שלקראת מותו הוא פוגש את שלמה בנו, והוא אומר לו על שלושה אנשים, דרך של התנהגות,

שהיה בן אחותו, שהיה שר המלחמה הגדול ביותר בתולדות ישראל, שהיה הכי נאמן לו, הוא לא סולח לו על זה שהוא הרג שני שרי ישראל: את אבנר בן נר ואת עמשא בן יתר. לברזילי הוא אומר: הכרת הטוב, כיוון שהוא כיבד אותי כשברחתי מאבשלום בני. ולשלישי, שמעי בן גרא, הוא אומר: תוריד את "שיבתו בדם שאול", כי הוא היה זה ש"קללני קללה נמרצת", ואתה בחוכמתך תמצא את הדרך. אני ממש פונה אליכם מדם לבי, בימים קשים אלה, שעם ישראל מסתכל: "אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר", ואתם ארזים, ואתם נותנים דוגמה אישית לחברי הכנסת. תהיו גיבורים, אמינים וישרים, כי נשארו לנו רק כמה כאלה, והעם ילמד מכם ויודה לכם ויזכור אתכם לנצח נצחים. חבר הכנסת כץ, הוא לא אמר: "והורדתו שיבתו לא בשלום שאולה". לא, זה יואב. יואב, זה ליואב. כי אמרת לשמעי בן גרא. רציתי לתקן אותך, אבל חשבתי: אולי אני טועה. אבל את ההוראה דוד נתן ליואב.

על יואב אמר: "לא תוריד שיבתו בשלום שאול", ועל שמעי אמר: "בדם שאולה".

זה ההבדל בין יואב לבין שמעי בן גרא.

חבר הכנסת אחמד טיבי, שאולי יוכל להוסיף על אותה מצווה שציווה דוד. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, התוכנית "ארץ נהדרת" היא אחת התוכניות השנונות והאינטליגנטיות ביותר שיש בתקשורת הישראלית. היא מותחת סאטירה, לפעמים מימין, לפעמים משמאל, לפעמים על ערבים, לפעמים על יהודים.

סאטירה מנגחות, ובצדק, את השלטון, את החזק, על חשבון החלש. לשמוע יהודי, חבר הכנסת כץ, משתמש במוטיבים נאציים כדי לתאר את התוכנית הזאת, זה מצמרר. אבל בעצם, אדוני היושב-ראש, לשמוע אמירה והדבקת הביטוי "גזענות" מפי חבר הכנסת כץ, זה כמו לשמוע אותו מדבר, לשמוע את האחים סודמי מדברים על זכויות הילד. כך בדיוק הרגשתי. השוואה רעה. וזאת השוואה בסדר. השוואה רעה. וזאת השוואה בסדר, רבותי, רבותי. זה דוגמה למטאפורה.

אבל זו מטאפורה רעה. חבר הכנסת אורי אורבך אמר את הדברים בצורה אחרת.

לא, גם לא. וחבר הכנסת כץ יאמר את הדברים שהוא רוצה לומר אותם. חבר הכנסת טיבי, האם אתה רוצה לעלות לבמה ולהשיב? בשלב מאוחר יותר.

יש לי שעת שאלות. אני יכול לבקש מהשר כץ לוותר לך, ואתה תשיב. האם אני כבר הכרזתי? חבר הכנסת פלסנר, בבקשה. לא, לא, אתה עכשיו נרשמת, חבר הכנסת ביבי, בבקשה. מי אחריו? כבר אומר, כבר אומר, גנאים. לא, לא. זה רק כי אתה שאלת. אני לא יכול, כי טיבי היה. לפניך חבר הכנסת ביבי, אחרי זה חבר הכנסת מקלב,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הרציחות האלה בימים האחרונים גם אותי זעזעו, וזעזעו את כל עם ישראל. אבל יותר זעזע המעשה של הרצח של הילד הקטן מבני-עי"ש. רצח ילד קטן לא ברא השטן. אנחנו רואים שפדופילים מסתובבים פה בארץ. יש מדינות שפשוט מסמנים אותם, שמים את התמונות שלהם באינטרנט, מודיעים עליהם בשכונה.

שבכנסת השבע-עשרה היתה הצעת חוק של חבר הכנסת אפללו. אולי כדאי להביא אותה חזרה, על מנת שגם אנחנו נפרסם את הפדופילים. עכשיו, מעבר לכך, פה יש טענות כאילו למשטרה. עשרים פעם אנחנו, גם פה בכנסת הזאת, אמרנו שמשטרת ישראל קטנה על מדינת ישראל. אז בואו נעשה מעשה, אנחנו כחברי כנסת, ונתמוך במשטרה שיגדילו לה את התקציבים, יגדילו לה את כוח-האדם, שהיא תוכל לטפל בכל מקום ובכל עת.

חבר הכנסת מקלב, ואחריו, מסעוד גנאים. וכבר אני אומר שנחמן שי הוא אחריו, אחרי מסעוד גנאים. בבקשה, חבר הכנסת מקלב. אדוני היושב-ראש, זה נכון שהחדשות המזעזעות האחרונות גם משכיחות וגם מקטינות חדשות קודמות.

יש לי מסקנה אחת שכן קשורה, איזה חוט שני שעובר בין כולם, וזה המשרד לביטחון פנים. מעצרו המתוקשר של ראש עיריית בת-ים וכל הנלווה לכך, ולאחר מכן גם ההתנצלות של המשטרה, שהיא בעצם באה ואומרת: אנחנו מתנצלים, במקום להגיד: אנחנו חוקרים. זה מביא אותי לתשובות ולמחשבות שכל פעם עולות לי מחדש. אני גם רואה את התשובות שהמשרד לביטחון פנים עונה לשאילתות של חברי כנסת, שבחלקן, גם חברי כנסת מציינים את זה וגם אני הייתי עד לכך, אין שום קשר בין התשובות לבין מה שקורה בשטח. ואני חושב שבמצב כזה כן צריך להיות איזה מנגנון שיגיד, הרי מישהו הדליף ומישהו עשה, ואחרי זה מכחישים את הכול. ואותו דבר גם פעולות שמציינים פה. אם יש מח"ש לתלונות שוטרים, אזרחים, אני חושב שגם פה צריך איזה מנגנון שיבדוק את האמיתות של התשובות שיש פה, כי זה מתחיל בדברים הקטנים וזה נגמר גם בדברים הגדולים, וזה אחרי זה גם משפיע על חקירות גדולות. תודה רבה, אדוני. לא, לא, רבותי. חבר הכנסת ביבי, אדוני סיים את דבריו, נכון? גם אחרים רוצים. בבקשה, חבר הכנסת גנאים, ו"בעדין" חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש,

רציתי שחבר הכנסת אורבך יהיה נוכח משום שהוא הכוכב של הנאום שלי. אתמול בכנסת גילינו, כחברי כנסת ערבים, שיש מדד תרבות חדש, או סולם ריכטר להתנהגות תרבותית מבית-היוצר של חבר הכנסת אורבך. ומעניין איפה היה חבר הכנסת יעקב כץ בסולם הזה, או במדד התרבות, אחרי שהשווה את תוכנית הטלוויזיה "ארץ נהדרת" לאנטישמית,

וגם הזכיר את גבלס, שר התעמולה הנאצי. ולפני דקות,

שמעתי את חבר הכנסת אורבך מדרג את חבר הכנסת כץ בסולם שלו. והוא דירג אותו בעדינות, בלי התנשאות ויהירות. זאת לא היתה רעידת אדמה קשה בסולם ריכטר לתרבות, לפי אורבך, אני מדבר על דבריו של יעקב כץ. אבל כל התבטאות של חבר כנסת ערבי היא רעידת אדמה תרבותית קשה מאוד לפי סולם אורבך לתרבות. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת נחמן שי, אחריו, חבר הכנסת בן-סימון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הבוקר פורסם כי משלחת של קציני צה"ל שהיתה אמורה לצאת לבריטניה לא תצא מחשש שחבריה ייעצרו בידי גורמים שונים, כלומר על-ידי המשטרה הבריטית, בהתאם לתביעות המשפטיות המוגשות חדשות לבקרים.

המוזר הוא שהמשלחת הזאת הוזמנה בכלל על-ידי הצבא הבריטי. וכאן אני נאלץ לקבוע בצער רב שבריטניה כנראה מנהלת מדיניות דו-פרצופית כלפי מדינת ישראל. מן הצד האחד, היא טוענת, ממשלת בריטניה טוענת, שהיא פועלת ככל יכולתה על מנת לנהל מערכת יחסים תקינה עם ישראל. ומצד שני, באמת ישראלים אינם אורחים רצויים היום בבריטניה. יש מאות ישראלים בתפקידים רשמיים שלא יכולים להגיע היום לבריטניה מחשש שייעצרו ויועמדו למשפט. ואני רוצה להציע, עוד פעם בצער רב, כי אני לא אוהב את זה, אבל אני חושב שזה חיוני, שאנחנו גם נאמר לבריטים בלשון מאוד זהירה שהם אינם אורחים רצויים היום בישראל עד שיפתרו את הבעיה הזאת. היא נפתרה בבלגיה, היא נפתרה בספרד, היא צריכה להיפתר בבריטניה. הוזמנת על-ידי חבר העמים להשתתף בכנס, ותהיה לך הזדמנות באירלנד לומר את הדברים, שכן הוזמנת על-ידי ה-United Kingdom. הכנסת הוזמנה, ואתה תהיה נציגה שם. תוכל להביע את הדברים שם מעל הבמה.

אני מכיר את אומץ לבך, ואין לי שום אפילו ספק שתאמר. בבקשה, חבר הכנסת בן-סימון, ואחריו, חבר הכנסת פלסנר, אשר תורו נלקח על-ידי חבר הכנסת ביבי.

בקדימה מפרגנים אחד לשני.

אתה שאלת אותי,

בבקשה, חבר הכנסת בן-סימון. אדוני היושב-ראש, אני מקווה שאני לא מוריד את הרמה של הדיון הזה, ואני רוצה להתייחס דווקא לתופעה נפוצה, שאת החומרה שלה ראיתי היום בעיתון "הארץ" או בעיתונים אחרים. ראשי ממשלה אצלנו מסיימים תפקיד, ומה הם הולכים לעשות? הם הופכים להיות אנשי עסקים כאחד האדם. גם חברי כנסת. רגע, אני מדבר על ראשי ממשלה, ראשי מדינה. ואני רואה פה את בני בגין, אני לא מעלה על דעתי שמנחם בגין, אילו פרש, היה הולך לעבוד אצל משפחת דנקנר, או יצחק שמיר היה הולך לעבוד אצל תשובה. אצלנו התקבע, רגע, חבר'ה, תנו לי לדבר. אמרתי, אני מוריד את הרמה לדקה. והתקבע אצלנו מנהג שאדם יוצא מתפקיד ראש ממשלה כשהוא כמעט במעמד שקשה לתאר אותו, לפעמים אחרי מלחמה, לפעמים אחרי הרוגים, ומה הוא עושה דבר ראשון? הוא מחפש עבודה, והוא הולך לעבוד אצל טייקון זה או אחר.

אלוהים אדירים, למה בעולם אדם מסיים תפקיד כראש מדינה, כמלך, והוא הולך לעשות למען הכלל, אם זה בעמותה גדולה, אם זה בקרן מחקר,

אם זה טוני בלייר, אם זה כל אדם שאתה מעלה,

אם זה ז'יסקאר ד'אסטן,

אצלנו מה הם עושים? הם הולכים לעשות לביתם.

התופעה הזאת היא בזויה בעיני, ואני כבר עובד על הצעת חוק כדי למנוע מראש ממשלה ונשיא, חבר הכנסת כץ. נא לסיים, חבר הכנסת. שאדם שמילא תפקיד ברמה הזאת של ראש ממשלה או נשיא מדינה, ואני לא מתכוון ראש הממשלה האחרון, שעשה לביתו גם כשהיה בתפקיד, במובן הזה אני מתכוון שאדם שמילא תפקיד כלשהו ברמה הזאת, חייב להתנזר מהנאות אישיות ולפעול למען הכלל.

רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, ביציע האורחים יש שתי קבוצות. קבוצה אחת היא קבוצת האורחים שלנו המובאים לארץ על-ידי "תגלית", והם ילדים יהודים מכל העולם הבאים לבקר בישראל ולהתרשם ממנה, דבר שקיים עשר שנים. היום "תגלית" מציינת עשר שנים להיווסדה. וכן יש לנו קבוצה של היחידה לדמוקרטיה, שהם תלמידים מעירוני ה' חיפה. אנחנו מקדמים את כולכם בבואכם להיכל הדמוקרטיה הישראלית. ברוכים תהיו. רבותי חברי הכנסת, זכות הדיבור לחבר הכנסת פלסנר, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת שאמה. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, היום בוועדת הפנים הגיע, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, חוק סגני ראשי הרשויות, או חוק, בעצם חוק הג'ובים. זה עוד דוגמה לעובדה שהממשלה הזאת החליטה לקחת את כל נושא הפנים ולהפוך אותו למכשיר, למסחרה, לקניית השלטון בכסף, להבטחת השלטון, הרחבת הרשויות המקומיות.

מתוך התקציבים של הרשויות המקומיות להקצות מיליון שקל נוספים, לכפות על הרשויות לקחת עוד סגנים. ואם עד היום חשבנו שהמהלך הזה בעייתי, אז בא חבר הכנסת דנון, שנמצא כאן, וביושר הסביר לנו במה דברים אמורים. הוא ביקש לבלום את העברת המהלך, ומדוע? כי אנחנו לא נפקיר את אנשי הליכוד בשטח.

צריך עכשיו את חוק הג'ובים להרחיב, כדי לתת עוד ג'ובים גם לאנשי הליכוד, ומכאן מה,

לא להפריע. לפחות ככה אתה מצוטט. אם אתה רוצה להכחיש אז תכחיש, אבל, חברים, ואני חושב שזה ביושר. אם אתה חושב שהחקיקה של מדינת ישראל צריכה להיות כדי לאפשר ג'ובים לאנשי ש"ס וג'ובים לאנשי ליכוד, וככה צריך לנהל את ענייני השלטון המקומי הקורס, אם ככה חושבים שנכון לנהל את ענייני מדינת ישראל, את הכסף הציבורי, אז אני חושב שכדאי שאנחנו נחשוב עוד פעם, ולפני שמאשרים את החוק, גורמים בליכוד, לפחות כך מצוטט, אומרים: אנחנו נוודא שהליכוד יקבל את חלקו בשלטון המוניציפלי, ולשם כך אנחנו נשנה את החוק. אדוני היושב-ראש, לא לשם כך יש כנסת, לא לשם כך יש ועדות ומליאה. אנחנו צריכים לפעול כולנו כדי להסיר את החרפה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת פלסנר. חבר הכנסת שאמה, ואחריו, חבר הכנסת חנין.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, הסוגיה של התבטאותו של מנהל תיכון עירוני א' בתל-אביב, המנהל רם כהן, אדוני היושב-ראש, היא מקוממת

ועוד יותר מסוכנת כשיש חברים בתוכנו שמגבים אותה ומסכימים לה. אמר ראש ממשלתנו, זיכרונו לברכה, דוד בן-גוריון: תדע כל אם עברייה בידי מי ביטחון ילדיה מופקד. חובתנו גם שתדע כל אם עברייה בידי מי חינוך ילדיה מופקד, לא בידי פוליטיקאי, מסית להשתמטות מצה"ל, לא נכון.

חברת הכנסת יחימוביץ, אם את חפצה, אני ארשום אותך.

חברת הכנסת יחימוביץ,

כרגע חבר הכנסת שאמה מדבר, ובנאומים בני דקה לא מפריעים.

הם דווקא הרימו לי להנחתה,

אבל לא יהיה לך זמן להנחית, זאת הבעיה. מי שאומר, ואני מצטט: השירות הוא חובה בצבא שמגן על גבולות אבל לא בצבא כיבוש, ובפסקה אחרת שלו מגדיר את צה"ל כצבא כיבוש ואת פעולותיו כפעולות כיבוש, לא קורא אחרת אלא להשתמטות מהצבא כדי לא לשרת, ושהשירות הוא לא חובה. בנושא הזה יכריע היועץ המשפטי לממשלה, האם אין כאן עבירה של הסתה להשתמטות מצה"ל. אדוני היושב-ראש, הדברים האלה והדברים האחרים שהוא אמר, שהוא מבין את המפגעים. הוא לא מצדיק אותם, אך הוא מבין למה הם פועלים כפי שהם פועלים. אלה דברים חמורים שאסור שמנהל תיכון יגיד. הוא אומנם לא מדבר בפני חיילים, אבל הוא מדבר בפני מי שעתידים להיות חיילים בשנה הבאה. תודה רבה.

תודה רבה לחבר הכנסת שאמה. חבר הכנסת חנין, ואחריו, חבר הכנסת בוים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מאוד מצטער על דבריו של חבר הכנסת שאמה שדיבר לפני, כי קראתי בתשומת לב את הדברים שאמר מנהל בית-הספר התיכון עירוני א'. בלי שום קשר לשאלה אם מסכימים לדברים או לא, הם בוודאי לא הדברים שאתה הבאת מפיו. הוא אמר את דעתו,

אסור לו, לפי החוק. זכותו לומר את דעתו כמחנך. אסור לו,

זכותו לומר את דעתו כמחנך. סגן יושב-ראש הכנסת, אי-אפשר להפריע בנאומים בני דקה.

בבקשה. חובתו לומר את דברו כמחנך, אחרת הוא לא מחנך ראוי.

אדוני היושב-ראש, לאחרונה שמענו שחיילי מילואים שהתאמנו באזור צאלים נאלצו לנקוט פעולות שמירה מיוחדות על מנת למנוע גנבות ציוד מצד

לצערי תלמידים רבים במדינת ישראל אינם מבקרים במקומות שאותם בני נוער

והייתי ממליצה לשר החינוך לאמץ לעצמו את התוכנית הנפלאה הזאת גם בבתי-הספר בארץ. תודה רבה לחברת הכנסת חוטובלי. חבר הכנסת אופיר פינס-פז, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מסב את תשומת לבה של הכנסת לפרסום על אודות

בכיר שופטי הכדורסל של ישראל על-ידי רשות המסים. רשות המסים טוענת שהוא הודה בהעלמות מס בהיקפים גדולים. לפי הפרסום הוא טוען שאין קשר בין זה לבין פרשת מוני פנאן, זיכרונו לברכה. אני יודע דבר אחד, אני מציע שכולנו נתאזר בסבלנות, כאמור, ונאפשר לגורמים למצות את החקירה. אבל אם יסתבר בסופו של יום שאכן מדובר בקשר עם מה שמכונה "הבנק של מוני פנאן", אני משוכנע שזו תהיה באמת רעידת אדמה בכדורסל הישראלי: יצטרכו לעצור את כל משחקי הליגה, יצטרכו לחקור את הדברים גם אחורנית. אני מדמיין, מעלה בעיני רוחי כל כך הרבה דברים מאוד קשים שנעשו, ולכו תדעו לאן הדבר הזה יגיע. זה כמובן רגע מאוד קשה לכדורסל הישראלי. אני מקווה מאוד שהחקירה תוכיח שהדברים האלה לא קרו, אבל אם הם קרו, אסור יהיה לטייח אותם. דיה לצרה בשעתה. הואיל וזה סוביודיצה, בכל זאת חבר הכנסת פינס נזהר במידה הראויה, אבל פעמים אנחנו צריכים לשקול אם להעלות נושא שהוא עדיין בחקירה. כי אם חלילה הדבר אינו באמת קשור,

אבל זו פרשה שאי-אפשר להתעלם ממנה. שיחזירו ל"הפועל ירושלים" את הגביע שגנבו לה ברגע האחרון.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, חברת הכנסת יחימוביץ וחבר הכנסת יריב לוין. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לברך את רם כהן על דבריו. אני סבור שהוא מייצג את ישראל האחרת,

והוא נותן את התקווה בתקופה החשוכה, כאשר יש לנו רק צד אחד שרוצה להנציח את הכיבוש. אני רוצה לציין, אדוני היושב-ראש, שהיום בדיון בוועדת החוקה התברר שאסיר עולה למדינת ישראל מדי חודש 8,000 שקלים, והנתון הנוסף, שהרבה עבריינים מבצעים את העבירה, לא שאין חשש מעונש, אלא בגלל הסיכוי שלא ייתפסו. מאחר שאנו עדים לתופעה מאוד מדהימה של עלייה חמורה מאוד בפשיעה וגם בסוג הפושעים, אני סבור שמן הדין, במקום להשקיע באסירים, להשקיע בשוטרים: יותר תקציבים למשטרה, יותר אכיפה, יותר נוכחות יגדילו את הסיכוי שייתפסו ותהיה הרתעה. הדבר הנוסף, שאותם שוטרים לא יתעסקו בהריסת בתים, אלא יתעסקו בהתמודדות עם הפשיעה, בהגנה על ראשי רשויות, בהגנה על קטינים, בהגנה על ילדים מפני פושעים.

תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. חברת הכנסת יחימוביץ, בבקשה, ויסיים באופן חד-משמעי וסופי, חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת לגונן כאן מכלי ראשון על מנהל בית-הספר עירוני א',

בתי הקטנה, רמה, לומדת בכיתה ח' באותו בית-ספר. אפשר להגיד על רם דברים רבים, ולמען הסר ספק, טובים: מדובר במחנך מסור,

קצת נוקשה, אבל נוקשה במובן הטוב של המלה.

אבל לסרבנות הוא לא מטיף בשום פנים ואופן. נהפוך הוא, הוא לקח על עצמו להעלות את שיעורי הגיוס בבית-הספר. בעיית ההשתמטות מהצבא אצל בוגרי י"ב בתל-אביב היא בעיה קיימת,

שיעורי השתמטות גבוהים יחסית, ואני כמובן מתנגדת לזה בכל לבי. רם עושה עבודה נפלאה בתחום הזה. מדובר באדם ערכי, שיש לו דעות, והוא מדבר עליהן עם תלמידיו,

מצדם דנים בסוגיות שונות ונהנים מחופש ביטוי מלא בבית-הספר. כל זה כאמור מתרחש במסגרת חינוכית קפדנית ומתפקדת היטב, ופשוט נאמרו דברים לא נכונים. נהפוך הוא, אין כאן שום הטפה לסרבנות. מותר ורצוי שמנהל יהיה אדם ערכי. אני רוצה לגלות לכם: יש דבר כזה שמאל ציוני,

קיים דבר כזה. ראוי ואף רצוי שיהיו גם מנהלי בתי-ספר שכאלה.

תודה רבה. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה, אדוני. שלי, אפשר להגיד את זה גם על הרב מלמד. אותו דבר, לא. בדיוק ההיפך.

גם הוא מגדל חיילים. מה קורה, טוב, תודה.

עכשיו זכות הדיבור היא של חבר הכנסת יריב לוין. הוא, והוא, לא.

חברת הכנסת יחימוביץ. חברת הכנסת יחימוביץ, עכשיו חבר הכנסת לוין ברשות הדיבור.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להעלות נושא שהוא אולי רחוק מבחינה פיזית, ולכן כנראה רחוק מהעין, אבל אסור לו שיהיה רחוק מהלב. מדובר בבעייתם הקשה של אחינו היהודים שנמצאים בתימן. בימים אלה הולכות ונסגרות אחת אחרי השנייה השגרירויות המערביות שנמצאות בתימן, וכתוצאה מכך למעשה אחינו שם מופקרים לגורלם לחלוטין, במציאות שבה ארגוני טרור אסלאמיים קיצוניים, ובראשם "אל-קאעידה", הופכים לבעלים, במירכאות ואולי שלא במירכאות, של חלק מהשטח. אני בהחלט פונה אל כבוד השר בגין שנמצא כאן ומייצג את הממשלה: אני סבור שחובתנו, אולי הראשונה במעלה, שעומדת בבסיס קיומנו כאן, היא להושיט עזרה לאחינו במצב הזה. נדרשת כאן פעולה מיידית כדי להציל את אחרוני יהודי תימן ולהביא אותם למקום מבטחים.

כ-35 חברי כנסת השתתפו היום בנאומים בני דקה, ללמדכם שחברי הכנסת אוהבים לנאום דקה. אני מזמין את השר בגין להתייחס. אדוני עולה. שר לא מדבר מהצד, הוא תמיד מדבר מהבמה. אדוני, מהבמה. אני כאחד החברים. אתה גם חבר הכנסת, ולכן אתה יכול לבחור. כן, כחבר הכנסת. זו לא פעם ראשונה שאני עד לדקות משובבות הנפש האלה. אדוני היושב-ראש, זה הסדר נאה מאוד. אני לא יודע מי יזם אותו.

הוא, כמובן, מאפשר הבאת מגוון של דעות בתמציתיות ומתוך היכולת הנדירה של חברי הכנסת לדבר ולומר דברים במשך דקה אחת. כיוון שחברים אחדים התייחסו להתבטאות של מנהל תיכון עירוני א' בתל-אביב, אני אינני רוצה להתייחס לשאלה המשמעתית, מה בדיוק הוא אמר,

אלא להתייחס לגופם של דברים. כפי שאמר חברנו, חבר הכנסת אורון, בתחילת הדברים, אני חושב שהדברים נרשמו בפרוטוקול, הרי לית מאן דפליג שאותו חלק של ארצנו שלא היה בידינו על-פי החלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות ב-1947, החלק הזה, לכל הדעות, אכן נכבש וביד חזקה ובזרוע נטויה. מי שיביט, יציץ, בכותרות העיתונים באותם ימים, יראה בכותרות ראשיות עבריות גאות: "יפו נכבשה", "נכבשה חיפה", "נכבשה צפת", "נכבשה טבריה". הדברים היו פשוטים ומובנים. כאשר אתה בכוח הזרוע כובש מצר ואויב חלקים ממולדתך, מעשה טוב עשית. אלה היו הכותרות אז. זו היתה השפה הברורה שבה השתמשנו. אני מתקשה לראות, כפי שהתקשיתי שנים רבות להבין, במה ערכו המיוחד של קו שביתת הנשק מ-1949, אותו קו מתפתל והולך מאות קילומטרים. מהו הקו הזה? מהו ערכו ההיסטורי? אדוני היושב-ראש, ארשה לעצמי להגדיר אותו כך: קו שביתת הנשק מ-1949 איננו אלא קו אפיסת הכוחות של הצבאות, לעתים כנופיות מצד שני, שלחמו באותם ימים. עוד קצת תחמושת 303, עוד שש מימיות, עוד מרגמה, והדברים אחרים. יש ברטעה-מזרח, והוואדי מבדיל בינה לבין ברטעה-מערב. ברטעה-מערב ב-1949 היא מדינת ישראל לכל דבר ועניין.

ברטעה-מזרח, שאנחנו אכן הגענו לשם במהלך מלחמת מגן ב-1967 מהו ההבדל? פה בני-דודים. אתן דוגמה נוספת: גבעת-כ"ח, על-שם כ"ח חיילים שנהרגו במערכה שניטשה עליה. מהי גבעת-כ"ח?

המשלט הזה, בלשון הימים ההם, עבר מיד ליד שלוש פעמים.

שוו בנפשכם שהיה נגמר בפעם השנייה, כלומר לא היתה בידינו, אז היא היתה קולה, וקולה ורנטיס היו שתיהן מעבר ל"קו הירוק", ואילו שחררנו אותן כפי ששחררנו אותן ב-1967, הן היו שטח כבוש, סוף המוסר, קצה הגבול של המוסר, על-פי אחדים מאתנו. נעלה מבינתי, איך אפשר לערוך את ההבדל הזה, כשמעבר, מזרחה לאותו קו אפיסת הכוחות, חברון, בית-אל ושילה, נחלת אבותינו? כאשר נקרתה בידינו היכולת, במלחמת המגן ב-1967, אכן שחררנו. עכשיו, אדוני היושב-ראש, אני מבקש לציין שיש ארגונים שאינם רואים באדיקות כזאת את חשיבות קווי 1967, כלומר קו אפיסת הכוחות של 1949. אולי החשוב בהם בימים אלה הוא ארגון מתון, על-פי העיתונות, לפחות הזרה, המבקש לעתים וכבר קיים משא-ומתן עם ממשלות ישראל על השכנת הסדר בינינו לבינו, הלוא הוא ה"פתח". אין הכרה ב"פתח" בקווי 1967, לא רק ב"חמאס". מי שחושב שהדברים שאני אומר אינם מעודכנים, יפנה בבקשה להחלטות המעודכנות של ועידת ה"פתח" בבית-לחם באוגוסט שנה זו, החוזרות ומזכירות שוב ומאשרות שוב את התוכנית הישנה: המאבק המזוין שלא יסתיים עד לשחרור פלסטין על-ידי חיסול הישות הציונית. אז פה החברים שלנו צריכים להיות עוד יותר אדוקים מן ה"פתח" בקידוש "הקו הירוק"? אני מתקשה מאוד להבין את הערך המיוחד שמייחסים לקו הזה. לכן, אדוני היושב-ראש, אסיים בציון העובדה המסתברת מאוד, אני מניח, על יסוד הדברים האלה, שלא מקרה הוא שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בימים האחרונים כי בניגוד לשמועות המופצות מאז השבוע שעבר, ממשלת ישראל לא תנהל משא-ומתן על בסיס הקווים הידועים כקווי 1967. תודה. תודה רבה לשר בני בגין. אנחנו עוברים לשעת שאלות לשר התחבורה, ואני מבקש מהשר לעלות. בינתיים, הודעה לסגן מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 60), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. תודה. תודה. אני מבקש להודות קודם לשר אשר ניאות לענות על השאלות חברי הכנסת בענייני משרדו. לפני שאני עוזב את הבמה, אני רוצה לפתוח את החלק של שר התחבורה בסדר-היום היום בברכה גדולה גם לשר הקודם, שאול מופז, ולמשרד התחבורה על כל מרכיביו, על כך שעמדתם באיזושהי מטרה שהצבתם, שהיא רבה וקשה. אבל עצם העובדה שירדו השנה שיעורי תאונות הדרכים היא בהחלט דבר שראוי לציון. הלוואי שלא ניזקק עוד בכלל לספירה נוראה של קורבנות התאונות. אבל בהחלט ראוי לציון, ומחובתה של הכנסת להעלות על נס את פעולות משרדך, אדוני השר. מה עוד שבתשעה חודשים מתוך 12 החודשים האחרונים אתה מכהן במשרד התחבורה, ועל כך תבוא על הברכה ועל התודה.

אנחנו מתחילים בשאלות. השאלות הראשונות הן שאלותיו של חבר הכנסת אברהם צרצור.

גברתי היושבת-ראש, כבוד השר,

היישובים הערביים לא זוכים לתמיכה נדרשת על-ידי משרד הממשלה השונים, כולל משרד התחבורה. ברצוני לשאול: 1. מהו גודל התקציבים המוקצים לפיתוח תשתיות עירוניות בתוך היישובים הערביים, ומהו אחוזם מסך תקציב התשתיות במשרד? 2. מהו מספר מכוני הרישוי הפועלים ביישובים הערביים, ומהם הקריטריונים להקמת מכונים כאלה? 3. מהו אחוז כוח-האדם הערבי המועסק במשרד התחבורה, ובאילו אגפים ומחלקות? 4. האם יש תוכנית של משרד התחבורה לכלול את יישובי המשולש הדרומי במערכת התחבורה הציבורית?

באשר לדברי היושב-ראש לגבי תאונות הדרכים,

מברך על הירידה במספר ההרוגים ב-100 ביחס לשנה שעברה. כל הרוג הוא עולם ומלואו, כל פצוע הוא עולם ומלואו. רק רציתי לומר שעם כניסתי לתפקיד פרסמו שאני אחראי, אני לא קיבלתי את הקישור הזה בין תפקידי לבין אחריות למותם של אנשים. אני אחראי לעשות את כל הפעולות הנדרשות ולוודא שכל הגופים שאני אחראי להם עושים את כל הפעולות הנדרשות, וכך היה וכך גם עכשיו, גם כשהמספר הוא נמוך מהתחזיות ומהמספר הסטטיסטי הנדרש. בכל מקרה, בפתח מסיבת העיתונאים שעשיתי גם הודיתי לקודמי ולכל שרי התחבורה שקדמו לי, כי לצד נשיאתי באחריות, בהחלט יש להם תרומה בכל הפעולות שהם עשו קודם לכן, לכל הגופים שעוסקים במלאכה: משטרת התנועה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אגפי הרכב במשרד, שמשפרים את נושא הטכנולוגיה, כל נושא ההסברה, החינוך וכל תחום אחר, ודאי תורמים את תרומתם, והשקעה עצומה בתשתיות. זה מביא אותנו,

לשאלה הראשונה של חבר הכנסת אברהים צרצור לגבי פיתוח תשתיות ביישובי המגזר הלא-יהודי. 1. במסגרת תקציב התשתיות העירוני ברשויות של המגזר הלא-יהודי מתבצעים פרויקטים תשתיתיים בהיקפים של 100 120 מיליון ש"ח מדי שנה. תקציב זה כולל פיתוח של תשתיות תחבורה ותשתיות בטיחות המתבצעות ביישובים עצמם. לשם השוואה, התקציב השנתי הכולל לפרויקטים עירוניים, מעבר לבין-עירוניים שזה עיקר הסכומים, עומד על כמיליארד ש"ח. רוב רובו של התקציב הזה מופנה מטבע הדברים לשלוש המטרופולינים הגדולות, ורק סכום של כ-150 מיליון ש"ח מופנה לכלל הרשויות האחרות. בהתחשב בנתון זה, הרי שתקציב המוקצה לטובת היישובים של המגזר הלא-יהודי הינו תקציב גדול במיוחד, וניתנת בכך העדפה מתקנת ליישובים אלה. נוכח הנתונים האלה אני לא מקבל את הקביעה שלפיה משרד התחבורה לא מקצה את הסכומים הנדרשים. מעבר לכך, כאשר אני מבקר ביישובים,

ודרוזיים ובדואיים כשם שאני מבקר ביישובים יהודיים. הדיון הוא לגופו של עניין. אני לא אומר שיש מכסה וכאן חורגים מהמכסה. כאן יש בעיה, וכאן פותרים את הבעיה. יצא לי להיות ביישובים בדואיים, ויצא לי להיות בעראבה,

ברמת-גן, ברעננה. הייתי גם ברעננה. שכנענו את ראש העיר ללכת בעקבות קודמו ולאפשר לפתח את תשתיות התחבורה בעיר.

הייתי בעראבה, והייתי בטורעאן, ועלו בעיות לגופו של עניין ונמצאו פתרונות לגופו של עניין. למשל, ביישוב טורעאן, אפילו ביוזמתי אני פתחתי את הדיון ואמרתי שאני יודע שמספר בעלי המשאיות והמשאיות בטורעאן הוא חריג. אני לא יודע אם הוא הראשון בארץ באופן יחסי, אבל יש שם מאות משאיות. הדבר הכי חשוב, לפני שדנים איך לתקן את הכביש הזה או את הדברים האחרים, הוא: איך אנחנו מאפשרים למשאיות לחנות מחוץ ליישוב? פעלנו, ומאז הביקור ועד היום כבר השגנו קרקע של מינהל מקרקעי ישראל ושל המועצה האזורית גליל תחתון, וכבר סיכמנו שיוקם שם חניון

בעלי המשאיות ובעלי הרכבים הכבדים בטורעאן, למשל. כך חונכתי, וכך אני עושה: אני פותר בעיות לגופו של עניין. נכון שגם בחלוקה הראשונית יש משמעות. מעבר לכך, עם כניסתי לתפקיד ראיתי חשיבות מיוחדת בשימת דגש על תשתיות ועל תחבורה ציבורית. אני אתמקד בתחבורה ציבורית במגזר הלא-יהודי. אמרתי את זה באחד הדיונים הקודמים: יש כאן אפליה או אי-שוויון מובנה ובולט. הרבה פעמים אתם אוהבים לטעון לאי-שוויון בדברים שהם לא כל כך מדויקים, אבל כאן מי שיטען שהאי-שוויון קיים, יצדק לחלוטין. אחוזי השימוש בתחבורה הציבורית במגזר הלא-יהודי הם נמוכים לאין ערוך מאחוזי השימוש בחברה הישראלית בכללותה. יש לזה, אגב, משמעות מעבר לאי-נוחות, גם מבחינת הצורך הלאומי להגביר את מספר העובדים הקבועים במדינה. בין אלה שלא עובדים בולט במיוחד מספרן של הנשים הערביות, כשליש מהלא-מועסקים בצורה קבועה אלה נשים ערביות. יש כאן צורך לאומי של התושבים עצמם, וכן מבחינת כלכלת ישראל, להעלות את מספר המועסקים. תחבורה ציבורית היא אחד הפתרונות שיכולים לסייע בזה. אנחנו מגבשים תוכנית, אנחנו נמצאים בעיצומה, בחלק מהמקומות ביישובים הלא-יהודיים, בדאלית-אל-כרמל ובעוספיא,

החלו לפעול חלק מהקווים, והרבה מאוד יישובים ערביים נכנסים עכשיו למכרזים החדשים של "אגד" ושל חברות פרטיות, והם ייכללו באשכולות כדי לקבל שירות ברמה יותר גבוהה. יותר מכך, מאחר שיש מבנה ייחודי לרחובות, בדרך כלל הרחובות יותר צרים, גם יוכנסו מיניבוסים לשימוש ביישובים כדי לאפשר לבצע וגם לבנות תחנות.

ביישוב רהט, אני עוד אגע בזה, אני לא רואה את חבר הכנסת טלב אלסאנע, אבל אם הוא ישאל אני אענה, השקענו שם לא מעט בהכנסת תחבורה ציבורית. כל כולי מאמין שיש צורך לתת את מלוא התנאים, השירות והתקציבים לשיפור התשתיות ולשיפור תנאי התחבורה הציבורית והנגישות במגזר הלא-יהודי כמו שאני מאמין באופן כללי, אבל כאן ודאי צריך לשים דגש מיוחד. לצערי, משרד האוצר, אני לא נוהג להתלונן, אבל דווקא עם התוכנית הזאת הוא מעכב, אני לא מניח שעל רקע אידיאולוגי. אני נאבק ואני לא מתכונן לוותר בעניין הזה. 2. לגבי מכוני רישוי במגזר הלא-יהודי: בישראל פועלים 60 מכוני רישוי בערים וברשויות השונות. מתוך 60 מכוני הרישוי, עשרה נמצאים ביישובים של המגזר הלא-יהודי, כגון כפר-קרע, פרחאת ברמת-הגולן, ירכא, שפרעם, סח'נין, נצרת, רהט וטייבה. אגב, בנצרת זה מכון. אנחנו כרגע גם דנים בנושא משרד רישוי גם שם. מכוני הרישוי מוקמים על-פי הצרכים בשטח באמצעות הליך מכרזי שבו נבחרים זכיינים העונים על דרישות המכרז, שכוללות בין השאר כוח-אדם מתאים, איתור שטח מתאים לצורכי המכון וציון מתאים בבדיקות הרכבים. 3. העסקת בני המגזר הלא-יהודי במשרד התחבורה: במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מועסקים כ-31 עובדים מהמגזר הלא-יהודי, המהווים כ-3% מכוח-האדם במשרד. העובדים מועסקים באגפים הבאים: מינהל יבשה, אגף תשתיות ותיאום, השירות המטאורולוגי, אגף הרישוי, רשות הספנות והנמלים, אגף הרכב. דרך אגב, ראש אגף הרכב הוא ממוצא דרוזי, עושה עבודה מצוינת, האגף לביקורת פנים, קמ"ט תחבורה באיו"ש. 4. מערכת תחבורה ציבורית ליישובי המשולש הדרומי, כמו שאמרתי, משרד התחבורה חרת על דגלו את עידוד השימוש בתחבורה הציבורית. המדיניות הזאת חשובה פי כמה וכמה ככל שהעניין נוגע למגזר הלא-יהודי, שבו שירותי התחבורה הציבורית, כמו שהבהרתי, לוקים בחסר. כידוע, לתחבורה הציבורית במגזר הערבי יש השפעה משמעותית על יציאת צעירים מהיישובים לצורך רכישת השכלה גבוהה, צעירים וצעירות, הגדלת אחוז המועסקים בקרב בני המגזר, חיזוק מעמד האשה על-ידי מתן אפשרויות לניוד,

ולניוד לצורך רכישת השכלה ותעסוקה, הגברת הבטיחות בדרכים ועוד.

הנחיתי את אנשי המקצוע במשרדי להכין תוכנית לשיפור התחבורה הציבורית בכל יישובי המגזר. יישובי המשולש שייכים לאשכול התחבורה הציבורית שבו נכללות הערים נתניה וחדרה. במהלך שנת 2010, כמו שאמרתי, יפורסמו מכרזים להפעלת התחבורה הציבורית באשכול זה, ובמסגרתה יינתן מענה גם לצרכים המקומיים והבין-עירוניים של תושבי המשולש הדרומי. אדוני חבר הכנסת, אתה מוזמן בהמשך, אם יהיו הצעות או הערות, בדרך כלל אני מזמין חברי כנסת להצטרף לסיורים, ואם זה לא יפגע בך יותר מדי, אז אני אזמין גם אותך להצטרף לאחד הביקורים, אני אשמח מאוד. אני מקווה שזה לא יגרום לך נזק אלקטורלי. מאחר שאלה סיורים על רקע מקצועי, תוכל לראות את הדברים וגם להעיר הערות. תודה שאתה מתחשב מאוד. אתה הוזמנת להוד-השרון, עיר מגוריך, והיית עסוק בתפקיד האחראי ורב-התעסוקה לאחרונה של ממלא-מקום ראש סיעת קדימה, ולא יכולת לבוא לביקור. דרך אגב, חברי הכנסת מכל המפלגות נלוו לביקורים. אני חושב שיש לזה חשיבות רבה, גם בראיית הדברים וגם בוועדות הכנסת השונות, כאשר הנושאים מגיעים, והם הרבה יותר מעודכנים ומוכרים, והם יכולים גם לסייע לטובת העניין. תודה רבה.

חבר הכנסת סוייד, יש הרבה שואלים היום ויש רק שעה אחת. אני רוצה שכל מי שהגיש שאילתא יקבל את תשובתו. לכן, אני מזמינה את חבר הכנסת דב חנין. אם בסוף תיוותר שהות, אנחנו ננצל אותה לטובת העניין הזה, אבל קודם כול מי שהגיש שאילתא. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, שאלותי הן שתיים. השאלה הראשונה: לאחרונה התקיים שימוע לזכיינית הרכבת הקלה בתל-אביב. השאלות שלי: מה תוצאות השימוע? אם ניתנה הארכה, על איזה בסיס היא ניתנה? מה לוחות הזמנים להקמת "הקו האדום" של הרכבת הקלה? מה יבטיח בפועל עמידה בלוח הזמנים הזה? איך מקדמים מהלך מהיר וזול של "הקו הירוק", שהוא בעצם קו נוסף, משלים ל"קו האדום"? אדוני השר, כמה מלים של הסבר בהמשך לשאלה הזאת: העובדה שאנחנו עדיין תקועים בלי התחלה של מהלך בפועל מאוד מאוד בעייתית. אני חושב שאין מקום שהמדינה תיתן הטבות נוספות לזכיינים שלא עומדים במה שהם התחייבו.

אם הבעיות הן בעיות טכניות, אולי המשרד צריך להיות מעורב בהן כדי לסגור את הבעיות הטכניות האלה. אם הבעיות הן לא בעיות טכניות אלא בעיות מהותיות, אולי המשרד צריך להיכנס לנעליים האלה ולבצע את המהלך בעצמו. ביחס לקו הירוק, שוב, גם כאן העסק תקוע. לא ברור אם אנחנו מדברים על מהלך תת-קרקעי, על-קרקעי,

ובסיכום: מערכת התחבורה הציבורית במטרופולין גוש-דן תקועה לחלוטין. השאלה השנייה: לפני יותר משנתיים הוחלט לבקשת משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים, בוועדה לתחבורה יבשתית, ולאחר מכן במשרד התחבורה ומשרד הפנים, על עריכת בדיקה תחבורתית להשוואת כביש

לחלופה המוצעת לו מצפון לרעננה, כביש 541. עד היום, אף שאותה ועדה כתבה שתסכם בתוך חודשיים ימים, חלפו שנתיים, ולכן רציתי לשאול: מה מצב הבדיקה? מה תוצאותיה של הבדיקה? מתי אמור משרד התחבורה להחליט מי מהחלופות עדיפה מבחינתו?

באשר לשאלותיו של חבר הכנסת דב חנין, אני מוכן להיות אחראי לכל דבר, אם כי אני מעדיף להיות אחראי לדברים שבאמת תלויים בי. 1. נושא הרכבת הקלה בתל-אביב, "הקו האדום" בהמשך לשימוע שנערך, ועל-פי החוזה הקיים עם זכיינית "הקו האדום"

ארכה של שלושה חודשים להשלמת הסגירה הפיננסית אשר הם מחויבים לה על-פי החוזה. אם בתקופה זו לא יצליחו הזכיינים לעמוד בכך, תעמוד למדינה הזכות להפסיק את ההתקשרות עמם. אני מקווה שהזכיינים ישלימו את המוטל עליהם ויסיימו את הסגירה הפיננסית. ואולם, במידה שהתרחיש הזה לא יתקיים, עומדות בפנינו שתי חלופות לקידום הפרויקט: 1. יציאה למכרזBOT מחודש באמצעות הסקטור הפרטי, 2. ביצוע התשתית כפרויקט תקציבי שיבוצע על-ידי חברות המשרד ויציאה למכרז על ההפעלה וההחזקה של הקו לאחר מכן. כמו שאמרתי, מאחר שמדובר בנושא הפיננסי, משקלו של אגף החשב הכללי במשרד האוצר מאוד גבוה.

ואני פועל במלוא יכולתי, כפוף לחישובים כלכליים ומגבלות משפטיות, כדי לוודא שהפרויקט יצא לדרך. ברור שהאלטרנטיבה הקיימת, כאשר כבר זכו במכרז זכיינים, חברות בין-לאומיות וישראליות, היא המועדפת, כי כל אלטרנטיבה אחרת תיקח הרבה זמן. הרי הפרויקט הזה נגרר כבר כ-15 שנים מהעבר. אני אומר את זה גם ביחס לקו הירוק והצהוב והסגול. זו חרפה למדינת ישראל שאין בה עדיין מערכת של רכבות קלות בערים הגדולות, למעט ירושלים, שגם היא בחבלי לידה מאוד קשים, ועם מאמצים קשים מאוד שלנו, שאני לא אפרט אותם, אנחנו מקדמים את פתיחת הקו הזה. בכל גוש-דן המצב הוא מתחת לכל ביקורת. אני מקווה שתימצא הדרך להפעיל. לגבי הקו הירוק, התכנון של הקו תוקצב על-ידי משרד התחבורה וכולל שתי חלופות: קו עילי או קו עם קטע תת-קרקעי באזור תל-אביב. חברת נת"ע עוסקת בתכנון של שתי החלופות. זו ההנחיה שנתתי וסוכמה כרגע עם עיריית תל-אביב, אחרי עשר שנים של חידלון וחוסר מעש בנושא. מקדמים תכנונית את שתי החלופות, ומקדמים אותן בלוחות הזמנים הקצרים ביותר. עם סיום התכנון, כאשר נראה גם מה המשמעות האמיתית,

תיבחר החלופה העדיפה. בינתיים המדינה, היום ביקרתי בחברת "נתיבי איילון" שקשורה באופן מסוים, השקיעה ב"קו האדום" כמיליארד שקלים, בתשתיות בבת-ים, ביפו, בתל-אביב, בפתח-תקווה ובעוד יישובים. היא ממש עומדת לסיים את חלקה בתשתיות שקשורות למדינה. כמו שאמרתי, הזכיינים לא עמדו, אולי כאן חלק לא אהבו, והעניין הזה כרגע עוד החמיר עם המשבר העולמי והמשבר באחת החברות. חייבים למצוא את הדרך להוציא את זה לפועל. לא צריך לציין כאן את החשיבות העצומה. דבר אחד אני יכול לומר לזכותך, חבר הכנסת חנין, שכנראה ההתמודדות שלך על ראשות עיריית תל-אביב העלתה את נושא התחבורה הציבורית, בין שאר הנושאים, לרמה גבוהה בשיח העירוני, עד כדי כך שיותר קל לנו היום לשכנע ולקבל שיתוף פעולה

אני חושב שהיום,

יכול לדקדק ביחס לעבר, אנחנו פועלים בשיתוף פעולה גם בנושאים האלה וגם בנושאים אחרים, כי האתגר הגדול של תל-אביב וגוש-דן הוא אתגר שמחייב שיתוף פעולה כדי לפתור את הבעיות האלה. 2. לגבי כביש 551 וכביש 541, משרד התחבורה קיים בדיקה השוואתית בין החלופה של הקמת כביש הרוחב 551 לכביש הרוחב 541. מההשוואה בין היתרונות והחסרונות של כל תוואי עולה שהחלופה העדיפה היא החלופה של הקמת כביש הרוחב 551. לכן הנחיתי כי כביש 551 יקודם ככביש רוחב בין-עירוני והקמתו תבוצע על-ידי החברה הלאומית לדרכים. כביש 541 יקודם ככביש עירוני ברעננה ויקודם בשיתוף הרשויות ובסביבתו. תודה רבה. חבר הכנסת פינס וחבר הכנסת כבל,

השאילתא שלי היא בנושא הפרדה בין גברים ונשים באוטובוסים, כמובן בחברות הציבוריות. הוועדה לבדיקת הסדרי תחבורה ציבורית בקווי מהדרין קבעה כי הפרדה בין נשים לגברים באוטובוסים המשרתים את הציבור החרדי היא מפלה ומשפילה ויש לבטלה. האם השר מאמץ את מסקנות הוועדה? במידה שכן, מה בדעתו לעשות כדי ליישם את המסקנות? במידה שלא, מדוע אינו מאמץ את המסקנות ואילו פעולות מתבצעות במשרד בנושא הפרדה באוטובוסים ציבוריים?

יש גם בג"ץ,

גם חלף די הרבה זמן מאז שהמסקנות הובאו בפניך. במענה לשאלתו של חבר הכנסת אופיר פז-פינס, עם כניסתי לתפקיד קיבלתי מציאות שבה מכהנת ועדה שהוקמה בהתאם להנחיית שופט בית-המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, שהנחה באופן מאוד מוגדר את הוועדה גם מה עליה לעשות. כעבור זמן קיבלתי את דוח הוועדה והמלצותיה. בית-המשפט העליון הקצה זמן של כחודש לכל הגורמים להשיג את השגותיהם ולהבהיר את הבהרותיהם ואת בקשותיהם, ולאחר מכן חודש נוסף, שאנחנו מצויים בתוכו, שבו אני צריך לגבש את תשובתי ואת החלטותי והנחיותי לאנשי המקצוע במשרד התחבורה

מכלל הדיונים שהתקיימו, אני פגשתי גם את נציגי המשיבים בעיקר מהציבור החרדי, אני פגשתי גם את נציגי, ונציגות בעיקר, זה היה העותרים והעותרות, מהמרכז לפלורליזם, והסופרת נעמי רגן ואחרים, שבאו והשמיעו גם את השקפתם.

בדוח שהוועדה,

עוד כמבוא לפגישות האלה, ואני כרגע מגבש. אני גם קיימתי ישיבה נוספת, לאחר מכן, בהשתתפות נציגת, נדמה לי מחלקת הבג"צים או ראש מחלקת הבג"צים בפרקליטות, עורכת-דין דנה בריסקמן, ובאופן כללי אני יכול לומר, מאחר שאני עוד צריך לגבש את זה גם משפטית, שני דברים ברורים לי. אין לי כאן כרגע הנחיית השופט רובינשטיין,

שהיא מאוד ברורה, היא בכלל לא שוללת אגב את המציאות הזאת, רק היא אומרת: יש לגבש את הדרכים איך עושים את זה. אבל אני יכול לומר שני דברים שהם ברורים לי, ואמרתי אותם גם לכל מי שנפגשתי אתו. הדבר הראשון, במדינת ישראל לא תתאפשר מציאות של הפרדה כלשהי בין גברים ונשים, שעומדת בניגוד לחוקי-היסוד ולצביונה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני לא אתן ידי לכך שמדינת ישראל תוציא הוראות

שימסדו הפרדה או ימנעו, במקרה הזה מאשה או נשים, לשבת בכל מקום שהן מעוניינות לשבת בו באוטובוס. יחד עם זאת, אני דוחה בצורה ברורה את ההכללה שהוועדה קבעה לגבי הציבור החרדי, כאילו הציבור הזה נגוע באלימות. אני דוחה את זה מכול וכול. כמו שאני מאמץ את הקביעה הראשונה ועושה את זה בצורה חדה, אני לא מוכן לקבל, הייתי אומר הכפשה והכללה וסטיגמה בציבור שלם, שהוא נגוע באלימות או נגוע באלימות יותר מכל מי שנוסע, במקרה הזה בתחבורה ציבורית או בכל מקום אחר. הדבר השלישי, שהוועדה המליצה עליו גם, זה לאפשר באופן וולונטרי נסיעה באוטובוסים בדרך שאם יש ציבור שרוצה מרצונו, ללא כפייה, ללא הנחיה של המדינה, לעלות,

השימוש בדלת אחורית,

מבחינה תחבורתית זה דבר שאנחנו הולכים בכלל להפעיל אותו בראש ובראשונה באזור לא חרדי,

במטרונית בחיפה, זה יהיה המקום הראשון שבאוטובוסים הגדולים יתאפשר לעלות גם מהדלת האחורית, בשיטת בקרה שלא יהיה מגע עם הנהג אלא יהיו כרטיסים חכמים וכרטיסים רגילים קודם, וזה ילך כמו שמקובל ברוב מדינות העולם,

מי שיימצא שעלה לאוטובוס, כמו שאומרים הצברים, התפלח, ולא שילם, הוא ייענש, אבל אנחנו רוצים למנוע את עיכוב התור על-ידי עמידה מול הנהג והמטבעות והכרטיסים ושאר הדברים, כך שהסידור של הדלת האחורית יכול להתקיים, השאיפה שלנו שהוא יתקיים בכל המקומות. זאת אומרת, שלושה דברים, א. לא תהיה

בחוק או בהנחיות בין גברים לנשים, במדינת ישראל לא תתקיים מציאות כזאת. הדבר השני, הציבור החרדי הוא בדיוק כמו כל ציבור אחר ואני לא מקבל את הסטיגמה ששמו בו, שהוא ציבור אלים ושהוא מחייב טיפול מיוחד. מה שאנחנו כן נעשה, ואני הנחיתי את מנכ"ל משרדי ואת ראשי אגף התחבורה הציבורית אין לי כאן הנחיות השופט רובינשטיין, הוא מתייחס לשילוט בפנים, שילוט בחוץ. לא תהיינה הנחיות. יכולה להיות הסברה, יכולות להיות מודעות של הסברה, שלטים של הסברה, ויחד עם זאת אני הנחיתי

כנגד כל אחד את הפתרון הטכני שמאפשר לתת דוח על התנהגות, על לחץ, על איום, על כל התנהגות פסולה באוטובוס, למי שנוהג אותה התנהגות, עם טיפול אפקטיבי לגבי כל מקרה ומקרה. זה יכול להיות על הרקע הזה וזה יכול להיות גם על רקע אחר, ויש הרבה דוגמאות אחרות, לצערי. הנהג, הוא יקבל את הסמכות, ויש לו סמכות כזאת גם היום. היום, הנהגים, אם הם מנסים לעצור את האוטובוס, להזעיק ניידת משטרה, אלה דברים שהם בלתי אפשריים ולא קורים, אבל תהיה לו אפשרות לתת את הדוח, להעביר את הפרטים, ומי שינסה להפעיל לחץ, ימוצה אתו הדין על מנת להבהיר שההסדר הוא הסדר וולונטרי. אני חושב שבמסגרת העקרונות האלה, במסגרת האפקטיביות של הענישה של מי שינסה למנוע מהדבר הזה להיות וולונטרי, אז יתאפשר לאנשים גם לנסוע בהתאם להשקפת עולמם אבל לא תתאפשר פגיעה ביחידים או במיעוטים או בכל קבוצה, לא באלימות פיזית, לא מילולית ולא בכל דבר אחר. אני רוצה להבהיר גם שהאלטרנטיבה לדבר הזה היא לתת רשיון לתחבורה ציבורית פרטית. אתה, אדוני, כבר היית חבר בממשלות, או מפלגתך ודאי היתה, שנתנו ידן להפרטת החינוך, שיקולים פוליטיים. גם אני חבר בממשלות, ומפלגתי היתה ודאי חברה בממשלות שנתנו ידן להפרטת החינוך. זה דבר הרבה יותר משמעותי מאשר התחבורה. במידה שיהיו כאן ציבורים, והם המשתמשים הקבועים הרבים ביותר בתחבורה הציבורית, בעיר מודיעין-עילית, שגרים בה 50,000 נפש, כן ירבו, יש בשנה 6 מיליוני נוסעים. 6 מיליוני נוסעים בתחבורה ציבורית במודיעין-עילית. כל יום שישי יוצאים שם, בטווח של כשעתיים, למעלה מ-150 אוטובוסים. ואם ניקח את בני-ברק ואם ניקח אזורים חרדיים אחרים, השאיפה שלנו ושל כל מי שעוסק בנושא, שייסעו בתחבורה ציבורית. אז הם נוסעים, ונוסעים הרבה, ואנחנו רוצים לעודד את זה. אבל אנחנו לא נרשה רמיסת זכויות, לא נרשה הפרדה במדינה על-פי חוק או על-פי הנחיות. אבל צריך להתחשב בציבור. במידה שלא יהיה סידור וולונטרי שיאפשר להם לנסוע לפי אמונתם, משרד התחבורה, ואני בראשו, ניאלץ לתת להם רשיונות לתחבורה ציבורית פרטית. ואז, אם החינוך הופרט, ודאי שהתחבורה תופרט. וזה לא יהיה, אז יהיו כאן חוקים בכנסת ויהיו החלטות ממשלה, ואם הם היו בחינוך, גברתי היושבת-ראש,

לא אהבת את זה אבל זה קרה גם בתקופתך, ודאי שזה יהיה בתחבורה. ואז תהיה חצר אחת עם הקו הזה וחצר אחרת עם הקו השני. אגב, מי שייפגע זה הציבור החילוני, כי באותם אזורים כבר לא יהיה מסחרי להפעיל אוטובוס אחר, כי ברור איפה ייסעו רוב הלקוחות, רוב אלה שרוצים לנסוע בתחבורה הציבורית. אני הבהרתי את זה גם לנציגת הפרקליטות, אני חושב שהפגישה גם היתה טובה. לכן צריך להסתכל על מכלול הדברים. יש כאן זכויות יסוד, יש כאן מניעה ברורה של הפרדה בין גברים לנשים על-פי חוק במדינה הזאת, אני לא אתן לזה את ידי, או על-פי כפייה או על-פי הנחיות. יחד עם זאת, יש ציבור שיש לו ערכים, ציבור חשוב, שמשתמש בצורה מאוד משמעותית בתחבורה ציבורית. זכותו להשתמש ולקבל את התנאים, לוודא שזה לא על חשבון פגיעה במיעוט או פגיעה בציבורים אחרים. זאת ההתייחסות שלי. אמרתי, אני גם לא מקבל סטיגמות. כל מי שעבריין, כל מי שילחץ, כל מי שיפריע, כל מי שיאיים באוטובוס, אני אבנה את הדרך שימוצה אתו הדין על-ידי קנסות ודוחות, קנסות גבוהים ביותר. אנחנו בכנסת נסדיר גם את נושא התקנות לגבי סמכויות הנהגים, ולאחר מכן המפקחים, שבלאו הכי בשיטת התחבורה החדשה יסתובבו באוטובוסים לתת את הדוחות,

גם לפרסם טלפון באוטובוס שיאפשר לחייג למוקד חי ופעיל ולהתלונן בזמן אמת. אני לא בטוח שרוב התלונות יהיו נגד חרדים. לצערי, לא חסרים בתחבורה הציבורית ובהרבה מקומות אחרים גורמים שהם אלימים, או איזה, אני חושב שבמסגרת העקרונות האלה,

יותר מרחיקי לכת מהנחיית השופט רובינשטיין, חבר הכנסת פינס, כדאי שתקרא את הנחייתו של השופט רובינשטיין, שופט בית-המשפט העליון, לוועדה.

הוא כותב שזה על דעת כל הצדדים, ושאלתי גם את העותרות אם זה נכון שזה היה על דעתן,

בזמן העתירה הן היו מוכנות לסידור שיעגן את ההפרדה באופן נורמטיבי. היום הם שינו את דעתן. אבל בזמן העתירה, זה אכן היה המצב.

שהדרך שהצבעתי עליה היא אפילו יותר, אני לא רוצה להגיד מחמירה או מקלה, יותר משמעותית אפילו, אבל היא שומרת על זכותו של כל אחד, אם אפשר להגיד, מהצדדים, או על כל אחד מהגורמים, גם לחיות את חייו וגם לא למנוע ממישהו אחר את

האם אני מבין נכון מהתשובה שלך, שאתה לא הולך לאמץ את מסקנות, אני אגיד לך מה אמרתי לנציגת הפרקליטות: א. זו לא הוועדה הראשונה שאני מאמץ חלק מהמלצותיה. זה תפקידי.

גם ממשלה שמגיע אליה דוח של ועדת חקירה ממלכתית היא במקרה הכי קיצוני מאמצת את העקרונות ולאחר מכן מקימה ועדה, וצוות שידון, והנחיות היועץ המשפטי. אני השר, ולכן אני צריך לשקול את הדברים. יושב-ראש הוועדה יושב בכל הדיונים גם עכשיו, וכולם יושבים, והכול נעשה בשקיפות ובצורה שאני חושב שבה באמת צריך לעשות זאת. אז אני אמרתי שאם אני אחשוב,

הסטיגמה של הציבור החרדי כציבור אלים, חבר הכנסת פינס, אתה קודם הערת, אני גאה לא לאמץ את המלה הזאת. אני גאה לא לאמץ את הקביעה, אבל אני בהחלט מאמץ את ההמלצה העיקרית של הוועדה, למנוע את אותה הפרדה, וליצור פתרון שגם מבחינה עקרונית וגם מבחינה מעשית יכולים לחיות אתו. אגב, גם בנושא הייבוא האישי אני לא אימצתי את מלוא ההמלצות. אני מצאתי, וזה עובד יפה מאוד, וכך ברוב התחומים. זה תפקידי.

אני חושב שאתה מכיר אותי קצת. אני מתייחס ברצינות לתפקידי ואני לא מסתיר את עמדותי, ואני חושב שאפשר למצוא כאן פתרון שהוא נכון, גם עקרונית וגם מעשית. תודה רבה. חבר הכנסת כבל. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, בגלל שאני מתייחס אליך ברצינות, אני משתדל כל הזמן לשאול אותך שאלות. בימים האחרונים הסתבר שוב שיהיה עיכוב נוסף בחניכת קו הרכבת הקלה בירושלים, שעבודתו התחילה לפני שנים רבות. איך מתכוון משרדך לאכוף את לוח הזמנים המתוכנן על החברה? לגבי שאלתו של חבר הכנסת איתן כבל, הרכבת הקלה בירושלים. פרויקט הרכבת הקלה בירושלים וקידום המערכות להסעת המונים הם בין הנושאים הנמצאים בראש סדר העדיפויות של משרד התחבורה. נכון להיום, ובהתאם לחוזה שנחתם בשנת 2008 עם הזכיין, מחובתו לסיים את הפרויקט ולהתחיל בהפעלה מסחרית של הרכבת הקלה ב-8 בספטמבר 2010. המדינה מבצעת את כל התחייבותיה במסגרת החוזה, ואף הסדירה לאחרונה חקיקה, כאן בכנסת, שתאפשר לזכיין לבצע את הניסוי ובחינת המערכות של הרכבת על קטעי המסילה שהושלמו. המדינה עומדת על מלוא זכויותיה החוזיות והחוקיות על מנת להאיץ בזכיין לעמוד בהתחייבויותיו. במסגרת זו בוצעו הפעולות הבאות: 1. הוטלו על הזכיין קנסות בגין עיכובים בהשגת אבני דרך בשיעור של עשרות מיליוני שקלים, 2. המדינה הגישה תביעות כספיות ואחרות נגד הזכיין על מנת לאכוף את סיום הפרויקט במועד, תוך הדגשה של החומרה שבה היא רואה כל עיכוב במועד שנקבע בהסכם בין הצדדים, 3. המדינה מבצעת פיקוח ובקרה יומיומיים על הזכיין, וכן מקיימת ישיבות מעקב בכל הדרגים. לזכיין יש גישה מיידית לכל גורמי הממשל במטרה למנוע כל עיכוב בפרויקט, 4. במסגרת הליך הבוררות המתקיים בין המדינה והזכיין יושבים מהנדסים ואנשי מקצוע אחרים עם הזכיין מדי שבוע על מנת לסייע לו בפתרון סוגיות טכניות, 5. יובהר כי המדינה לא תשלם לזכיין כל תשלום עד אשר יעמוד במלוא חובותיו החוזיות, על מנת להבהיר לכל הגורמים המעורבים בפרויקט זה, לרבות המערכת הבנקאית, כי המדינה לא תהיה מוכנה לכל עיכוב בפרויקט. הזכיין דיווח כי עבודות ההנדסיות יושלמו על-ידו בסוף הרבעון הראשון של שנת 2010. ככלל, המדינה אינה שבעת רצון מתפקודו של הזכיין, והיא מציפה את כלל הנושאים הללו במסגרת הליכי הבוררות השונים. אנחנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לגרום לזכיין לפעול ולהשלים את הפרויקט במועד שנקבע לו. אני רק רוצה להדגיש עוד פעם ולומר: מנכ"ל משרדי, בהנחייתי, וגם בדיונים שאני מקיים, יושב באופן עקבי ורציף ונותן מענה לכל בעיה, מבעיות ארכיאולוגיות שטענו שיארכו שנים ופתרנו את זה במקום, עד בעיות של קברים. הרי ירושלים, ודאי כמו הרבה מקומות במדינת ישראל, נתברכה בהיבטים מהסוג הזה. עיריית ירושלים ואנחנו מתואמים מרגע כניסתי לתפקיד בצורה מלאה לגבי כל הטיפול בנושא הרמזור, שהוא, אגב, לא פחות חשוב מנושא התשתיות. נושא התשתיות ייגמר בזמן, כמו שאמרתי, ברבעון הראשון של 2010. הנושא של העדיפות ברמזור וכל התכנון, אנשי משרדנו ואנשי עיריית ירושלים עובדים צמוד כדי לאפשר ולעשות את זה בזמן. כמו שאמרתי, התקנות כאן אושרו על מנת להפעיל את זה בצורה ניסיונית. אנחנו בקרוב נביא את מכלול התקנות, אם הן עוד לא הונחו, אנחנו נביא אותן לוועדת הכלכלה על מנת לאשר את כלל התקנות שקשורות להפעלת הרכבת הקלה. בכל מה שתלוי בנו זה יהיה במועד. יום ההולדת שלי הוא ב-21 בספטמבר, זו הארכה היחידה שאני מוכן לתת להם, באופן לא פורמלי,

בספטמבר עד 21 בספטמבר, אלא אם כן הבורר יחליט, וכולנו נהיה כפופים, לתת ארכה של כמה חודשים.

שהוא לא יחליט לעשות את הדבר הזה. אני מרגיש אחרי הרבה זמן שהעסק הזה זז, וכמו שאמרתי, אני מקווה שהביצוע וההפעלה ימתיקו

הדברים הבאמת קשים שעברו כאן תושבי ירושלים, סוחרי ירושלים, עד כדי כך שהרכבת לא נתחבבה עליהם. בגלל הדברים האלה אני מקווה שגם שני הקווים הנוספים, אגב, גם הארכת הקו הנוכחי עד נווה-יעקב ועד עין-כרם וגם הכנסת שני הקווים הנוספים, סיכמנו כבר לקדם אותם, כדי שיהיה כאן מכלול שלם של רכבות קלות. הנהגנו כבר רפורמה בתחבורה הציבורית, מ-1 בינואר, כדי להתאים כבר את התחבורה הציבורית לזמני, מועדי ומיקומי הגעת הרכבת הקלה, וגם הנהגנו נסיעה בכרטיס אחד למכלול האוטובוסים על מנת להיערך להפעלת הרכבת הקלה. אולי התאריך העברי של יום ההולדת של השר הוא קצת יותר מוקדם? אולי אפשר ללכת לפי התאריך העברי? חבר הכנסת בילסקי, אתה יודע כמה אני רוצה שהרכבת הזאת, אני לא חשוד במתן אפשרות לאנשים להשתמט מההתחייבויות שלהם. אנחנו מצאנו מציאות שהעסק היה יגע, לא היו שם כמעט עובדים, הדברים נגררו. אני חייב עוד פעם לשבח את מנכ"ל משרדי, יעקב גנות,

וגם אני עזרתי לו קצת, אבל הוא מלווה את זה בישיבות כמעט שבועיות עם כל הגורמים, עם הזכיינים ועם כל הגורמים האחרים, ובאמת עוזר להם לפתור הרבה מאוד בעיות, כי אנחנו כבר משתוקקים לראות את הרכבת הזו בעיר הקודש, ירושלים, יוצאת לדרכה. אני רק יכול לומר מה אמרתי לנשיא חברת "ויולה", שפגשתי בצרפת, מחברות התשתיות הגדולות בצרפת ובעולם, שחיפשה דרך לסגת ממחויבותה להקמה והפעלה של הרכבת בירושלים, עקב לחצים שהיו עליה בעולם, בכל מיני מקומות. אמרתי לו: אתה צריך להתגאות בכך שאתה תהיה הראשון זה 3,500 שנה שיפעיל רכבת בירושלים. רק תוכל להתגאות בזה בכל המקומות, אל תירתע בגלל כל הלחצים האלה. זה יהיה יום היסטורי ואני מקווה שזה יגיע בקרוב. תודה רבה. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה. חבר הכנסת פינס לא יודע לסמס באס.אם.אס, שהוא רץ החוצה להודיע שאני לא מאמץ את החלטות הוועדה? או שאני סתם חושד בכשרים. ראיתי שהוא רץ מהר, אז או שהוא הולך לעשות מעשה טוב, הוא נרתם למשחק כדור-יד בדימונה. יש לו משימת ספורט חשובה. אירועי ספורט. אז אני כבר מתנצל.

אני רוצה לברך אותך ואת משרדך על הפעילות הברוכה שאנחנו רואים עין בעין בנסיעה שלנו בכבישים. כרגע אני רוצה להפנות את הפנייה שלי לגבי התחבורה הציבורית, ואני חושב שבתקופתך אנחנו נוכל לראות מהפך, אם תמשיך בדרך הזאת. בלשכתי נתקבלו עשרות תלונות מאזרחים הנוגעות לאי-עמידה בזמנים של רכבת ישראל, הדברים מתפרסמים גם בתקשורת מדי יום, ועומס רב של נוסעים ברכבות, עד כדי עילפון וחוסר חמצן. לא אקרא פה את הכול, כי אנחנו מאריכים והזמן מאוד קצר. אני בעיקר מכוון כלפי התחנה של הרכבת שבאה מבאר-שבע ועוצרת בכפר-חב"ד. התלונות הגיעו משם, של דחיסה, והרבה פעמים אנשים נשארים בחוץ. מדובר במצוקה שהיא לא רק בימים ראשון וחמישי אלא במשך השבוע כולו. כחברה שרוצה לעודד את הנסיעה בתחבורה הציבורית, הייתי שמח לדעת איך השר והמשרד מתכוונים לשפר את התחבורה הציבורית, את תנועת הרכבות, שהיא מענה נהדר מבחינת הציבור והקשר של הפריפריה למרכז, וגם מבחינת איכות הסביבה. תודה רבה. שאלה נוספת שלא נשאלה, ואם לא עכשיו בהזדמנות אחרת, ישנה טענה שבכפר-חב"ד, אחרי השעה 20:30 אין, השאלה הזאת לא נשאלה. אם יהיה זמן, תוסיף אותה אחר כך,

אותה. לגבי שאלתו של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי: קודם כול, לגבי ההערה המקדמית, לכבוד הוא לי למחוק את האפליה שנהגו ביישובי יהודה ושומרון בתחומים שאני עוסק בהם. אני חושב שריבוד כבישים ושיפור תנאי הבטיחות ותאורה ודברים בסיסיים, זכאים להם אנשים ביהודה ושומרון, ואני אפילו לא אומר יהודים, כי עוברים שם כולם. אבל ודאי שזכאים גם יהודים וגם פלסטינים, ואני מתפלא על המדיניות שהיתה נהוגה בשנים האחרונות, וזה בדיוק הצורך הבסיסי שמעבר לחילוקי דעות פוליטיים בכלל. אדם יכול לחשוב על פתרון כזה או אחר. זאת פשוט חרפה שנוצרה שם מציאות

באותה מידה טיפלתי מייד בנגב ובגליל, ואני גם תיארתי כאן את ההנחיות שנתתי לגבי המגזר הערבי והדרוזי והאחר באותם תחומים שדורשים השוואה ושוויון, ולכן זאת מדיניותי. לגבי חברת "רכבת ישראל" רכבת ישראל נמצאת בתנופת פיתוח מרשימה בעשור האחרון, שבו נוספו קווים רבים ונסיעות רבות. למרות תקופת הפיתוח של הקווים, חברת "רכבת ישראל" נמצאת בפער גדול בתחום הציוד הנייד, קרי הקרונות וקטרים. בהתאם לתנופת הפיתוח יש עלייה מדי שנה במספר המשתמשים בשירותי חברת "רכבת ישראל", והם מבססים את חשיבותה במערך התחבורה הציבורית. בכל ימות השבוע, ובפרט בימי חמישי וראשון, קיים עומס רב על כל הקווים, בכל הקווים של חברת "רכבת ישראל". העומס בתחילת השבוע ובסוף השבוע נובע בעיקר מנסיעה של חיילים רבים לבסיסי צה"ל ומהם. בשל העומס הרב פנתה חברת "רכבת ישראל" לצה"ל בבקשה לאחר את הגעת החיילים לבסיסיהם בימי ראשון, ובכך להקל על העומס הרב. בנוסף רכשה חברת "רכבת ישראל" בשנת 2009 קרונות חדשים. כלומר, יצאו מכרזים. זה אחד הדברים הראשונים ששתי את לבי אליהם, שדווקא במקומות שהרכבת מצליחה, איך יכול להיות שעומדים שם או שמורידים חיילים או כל אחד אחר מהקרונות? ואז אמרו לי: אין מספיק קרונות. הרי להקים תשתית רכבת עולה המון, מיליארדים. אבל אם כבר יש תשתית, איך ייתכן שיחסרו קרונות? זה פשוט היה מחדל ופעלנו והצלחנו, וממש לאחרונה יצאו מכרזים לתוספת משמעותית של קרונות וציוד נייד אחר וקטרים. הם אמורים להגדיל את מספר מקומות הישיבה בתשתית הקיימת בכ-15%. זה לא מעט 15%, אבל כמובן זה עדיין לא מספיק. חברת "רכבת ישראל" מפרסמת בימים אלה מכרז לרכישת קרונות נוספים, שישפרו את השירות הניתן לנוסע ויפחיתו מהעומס הרב בקרונות. תנופת הפיתוח של הרכבות תימשך גם בשנים הקרובות. בד בבד תמשיך חברת "רכבת ישראל" בהגדלת הציוד הנייד על מנת לעמוד בביקושים שילכו ויגברו. אנחנו עומדים לקבל בקרוב בממשלה החלטה על תוספת של מסילות רכבת וכבישים. במקרה הזה המטרה היא לחבר ולאחד וליצור שוויון במדינת ישראל מהדרום ועד הצפון, מהנגב ועד הגליל ועד המרכז, דבר שיש לו חשיבות לאומית, כלכלית וחברתית. אפילו לא הייתי חושש, ואני לא חושב שאגזים אם אומר שמהפכת התשתיות הזאת תהיה המהפכה החשובה ביותר שקרתה מבחינה חברתית במדינה מאז עלה מנחם בגין לשלטון והנהיג את פרויקט שיקום השכונות, והנהיג מדיניות של איחוי וחיבור חלקי העם. משום שלא נולדים אנשים אחרים בנתיבות ובתל-אביב, בבית-שאן, בכרמיאל או בירושלים, הפער היחידי הוא במרחק. אם תהיה כאן תשתית, כמו שמקובל ברוב המדינות בעולם, שיכולים להגיע במהירות לשם ומשם לכל צורך שהוא,

בריאותי, תרבותי, חינוכי, עסקי, אז כל המשמעות של פריפריה תיעלם. איזו פריפריה זאת? חצי שעה יהיה להגיע מנתיבות לתל-אביב? יהיה מסוף מטענים באזור התעשייה של נתיבות, שהוא כמעט שומם היום, או באזור התעשייה של בית-שאן, ותגיע רכבת העמק וגם תתחבר לירדן, ויקימו שם מפעלים ויהיו שם עוד תושבים וזה יהיה הרבה יותר כלכלי, כי יש כאלה שאומרים: אל תקימו רכבות בנגב ובגליל כי זה לא כלכלי. אבל אני יכול לומר לך, חבר הכנסת בן-ארי, שיחד עם זאת אנחנו, כמי שמאמינים בחזון, הייתי אומר הראשונים אחרי הטורקים, שהיו אימפריה אחת באזור הזה והגבולות לא היו מכשול בעיניהם, הם סללו מסילות מעירק ועד חיפה ועד מצרים. אנחנו, במסגרת הצנועה שלנו, מקדמים תוכנית לתשתית רכבות ביהודה ושומרון שתשמש יהודים, תשמש פלסטינים, תתחבר מג'נין לרכבת העמק, שתעבור בין חיפה דרך עפולה ובית-שאן לירדן. היא תוכל גם להוביל סחורות לנמל חיפה, אבל אנחנו צריכים בשורה לאנשים שרוצים ללכת בבוקר לעבודה, ולא בראשון וחמישי. מה הבשורה לגביהם מבחינת לוחות זמנים? הבשורה היא קודם כול תנופת הפיתוח הנוספת של רכבות, שקיימת, והולכת להתרחב בתקופה הקרובה, עם השקעה מסיבית של הרבה מאוד כספים כדי להשיג את המטרות הלאומיות, הכלכליות והחברתיות. ודבר שני, השיפור ביכולת ההפעלה של רכבת ישראל, שתעסוק בעיקר לא בסלילת מסילות חדשות, את זה ניתן לחברות נוספות, אלא בהפעלה עצמה. אני חייב להגיד לך, חבר הכנסת בן-ארי, שאנחנו תמיד מחשיבים את עצמנו בכל דבר כהכי טובים בעולם. אז יכול להיות שיש כמה תחומים שאנחנו הכי טובים בעולם. אני, למשל, מכיר תחום אחד, בתחום הרפת אנחנו הכי טובים בעולם,

יכול להיות שבהיי-טק אנחנו בין הטובים, יש לנו חיל אוויר מצוין. יש תחומים שעם כל ה"שוויץ" אנחנו לא הכי טובים. אנחנו לא הכי טובים בהפעלת רכבות. אין כאן מסורת כזאת. אני מסתכל על מדינות אחרות, שיא הטכנולוגיה זה צרפת, המאסה של רוסיה, השילוב בארצות-הברית. הרבה מדינות אחרות השיגו אותנו מזמן ברכבות קלות וברכבות כבדות, ואנחנו צריכים להשריש את זה, צריכים ללמוד, להסדיר את הדברים, לעשות את מה שצריך. ברגע שהחליטו להעלות באופן רציני,

את היקף הרכבות, לא היתה כאן תשתית ערוכה. לקחו מהנדסים שעלו מברית-המועצות, שהיתה להם הכשרה בתחום הרכבות, ונתנו להם לטאטא רחובות,

אף אחד לא גייס אותם או את הכשרונות שלהם לבוא ולתרום בתחום. חשבנו שאנחנו יודעים יותר טוב מהם, כמו בתחומים אחרים. לכן, כרגע אנחנו נותנים לגורמים נוספים לבצע את התשתיות, ואנחנו נותנים לרכבת ומכוונים אותה להתארגן לצורך הפעלה של הרכבות ברמה נאותה. אבל החזון הלא-רחוק, שיהיו כאן רכבות, ותהיה הפעלה. היום זה מעל 30 מיליון נוסעים בשנה, אנחנו רוצים לפחות להכפיל את זה וגם יותר לאחר מכן. אני מודה לשר על התשובה המפורטת.

הכנסת מסעוד גנאים. אנא קחו בחשבון, השעה 17:50 ויש עוד חמישה שואלים. אני מעריכה מאוד את הפירוט בתשובות, אבל צריך למצוא את האיזון. גברתי היושבת-ראש,

מספר הקורבנות בתאונות הדרכים הינו גבוה במדינה בכלל, ואני מברך על האחוז היותר נמוך בתקופה שלך, כבוד השר, אני מברך על זה, ומקווה שזה ילך ויפחת יותר, ומתוכם אחוז הקורבנות מהמגזר הערבי עולה בהרבה על אחוז הערבים במדינה וגבוה מאחוז הקורבנות בכל מגזר אחר.

האם למשרדכם יש תוכניות מיוחדות למגזר הערבי? אם כן, מהן תוכניות אלו ומה התקציב המיועד להן? שאלה שנייה: מתי יהיה מקום תפילה למוסלמים ולנוצרים בנמל התעופה בן-גוריון? למה מקום כזה עוד לא יצא לפועל, אף-על-פי שהוא נכלל בתכנון הטרמינל החדש? האם קיימים לחצים מגורמים דתיים ולאומיים

לגבי שאלתו של חבר הכנסת מסעוד גנאים, תאונות דרכים במגזר הערבי. המגזר הערבי מהווה כ-20% מאוכלוסיית המדינה.

בשנת 2008 היו הרוגי המגזר הערבי בתאונות דרכים כ-36% מכלל ההרוגים. יש לי על השולחן ולא הבאתי את נתוני 2009, אבל אני אשתמש כרגע בנתוני, אין מי שיביא את זה. מתחילת שנת 2009 אנחנו עדים לירידה משמעותית בתאונות ובהרוגים בתאונות הדרכים ביחס לשנים הקודמות. ירידה משמעותית ניכרת גם בקרב ההרוגים במגזר הלא-יהודי, שבו שיעור ההרוגים פחת ב-15%.

המספר גבוה יחסית אבל הירידה היא כמעט, פחות או יותר כמו בכלל האוכלוסייה.

גם לאחר ירידה זו המעורבות של בני המגזר הערבי בתאונות דרכים עדיין גדולה ויש לטפל בכך. יש לי טבלאות שם, אבל לא חשוב. לראייתי, הגורמים העיקריים, היפגעות בני המגזר הלא-יהודי נובעת משתי סיבות עיקריות. יש כאן נתונים יותר מדויקים. הירידה במספר ההרוגים במגזר הלא-יהודי זה 17% ביחס לשנה הקודמת, 27 הרוגים פחות ביחס ל-2008. היפגעות בני המגזר הלא-יהודי נובעת משתי סיבות מרכזיות: הזנחה רבת שנים של מערכת התשתיות התחבורתית ברשויות המקומיות של המגזר הלא-יהודי, וחוסר מודעות והתנהגויות מסוכנות היוצרות מעורבות גדולה בתאונות דרכים, לאו דווקא ביישובים עצמם. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פועל במגוון ערוצים על מנת להתמודד עם הסוגיה הזאת:

המשרד משקיע מדי שנה תקציב בהיקף של 100 120 מיליון שקלים בפרויקטים עירוניים ותשתיות בטיחות ביישובי המגזר הלא-יהודי. מדובר בסכום משמעותי ביותר, ובמסגרתו מתבצעים עשרות פרויקטים מדי שנה,

המשרד, בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ביצע בשנים 2008 ו-2009 תוכנית שבה מופו כל נקודות התורפה הבטיחותיות ביישובי המגזר הלא-יהודי והתבצע טיפול בתשתיות רבות ותוכניות תימרור ביותר מ-100 רשויות במגזר בעלות של 22 מיליון שקלים. נוסף על כך מתבצעות פעולות הסברה, חינוך והדרכה רבות בבתי-הספר ובגנים, הדרכת הורים ואנשי מקצוע, פעילות עם אנשי דת ואנשי רוח מהמגזר, הרחבת פעילות משמרות הבטיחות, פעולות ההסברה בקופות-חולים ובתחנות טיפת-חלב המשרתות את בני המגזר ועוד. בשל המקרים הרבים והטרגיים של היפגעות ילדים בתאונות חצר, התבצעו פעולות הדרכה בכ-18,000 בתי-אב, בדגש על המגזר הבדואי, במטרה להעלות את המודעות של הציבור לתאונות החצר ולמניעת היפגעות ילדים. אני מקווה שהמאמצים האלה יישאו פירות ומגמת הירידה במספר הנפגעים ובמעורבות של בני המגזר הלא-יהודי בתאונות דרכים תימשך גם בשנים הבאות. לגבי הכיכר בכניסה המרכזית לכפר ריינה, החברה הלאומית לדרכים מקדמת תכנון להסדרת כיכר בכניסה ליישוב ריינה בעלות כוללת של 3 מיליוני שקלים. הפרויקט נמצא בהליכים האחרונים לפני מכרז, וזאת הבשורה. ככל הנראה הוא יבוצע במהלך שנת 2010. אגב, הדוגמה הזאת לא נחשבת

למגזר הערבי, כי זה כביש מע"צ. כביש מע"צ הוא עיוור, הוא לא יודע מי גר לידו. מטפלים, מסדרים את כביש מע"צ,

את כל מה שליד הכביש. כביש עוקף תמרה וסח'נין, משרד התחבורה השקיע בשנים האחרונות סכום של 15 מיליון שקלים להסדרת הכניסה המרכזית ליישוב תמרה. בימים אלה נבחנת הסדרת הכניסה הצפונית ליישוב. החברה הלאומית לדרכים מקדמת בימים אלו תכנון לכביש עוקף-סח'נין. מסגד למוסלמים בנתב"ג, על-פי התשובה שנמסרה לי מרשות שדות התעופה, ונמסרה באופן אישי גם לך, חבר הכנסת גנאים, בפנייתך לרשות שדות התעופה בעניין, כבר בשנת 2006 הצהירה הרשות כי בכוונתה להפעיל חדרי תפילה למוסלמים ולנוצרים בנתב"ג, אולם במיקום חדרי התפילה על-פי התכנון הראשוני התגלו כמה בעיות שמנעו את הקמת האתר במקום זה. רשות שדות התעופה לא הצליחה לאתר מקום חלופי, ועל כן הוחלט כי בתי-התפילה יוקמו במסגרת ביצוע הקמת הזרוע הרביעית. פרויקט זה נמצא בשלבים של תכנון מפורט והוא מתוקצב בסכום של כ-758 מיליון שקלים. לאחר השלמת התכנון יוקם הפרויקט ויכלול חדר תפילה שישרת גם את הציבור המוסלמי. שירות זה יסייע בשיפור השירות הניתן לאזרחים ולתיירים היוצאים ממדינת ישראל. אין אפשרות לעשות משהו ביניים, עד, אני לא בטוח שרוצים דברים מאולתרים. זאת תשובת הרשות.

חושב שעדיף להקים משהו,

עדיף להקים משהו יפה ומסודר. תארי לעצמך, גברתי היושבת-ראש, אני סתם אומר, שיש בית-כנסת מהודר, אני מניח, ויקימו משהו מאולתר?

אני חושב שעדיף לעשות את זה בצורה, לא, לא. גם בכנסת בזמנו, אם אינני טועה, היה איזה זמן שבית-הכנסת עבר ממקום למקום, אז הקצו מקום בינתיים. לא שזאת היתה הכוונה, אבל רק נקודה למחשבה. חברת הכנסת זועבי. כבוד השר, כפי שפורסם בעיתון "הארץ" ביום שני, 14 בדצמבר, משרד התחבורה דחה תוכנית להקמת רשת של רכבות קלות בין כרמיאל לעכו והעדיף לקדם הקמת רכבת כבדה, על אף העלויות הזהות של שתי התוכניות. גניזת תוכנית הרכבת הקלה משמעותה נידוי האזרחים הערבים והרחקתם ממוקדי תעסוקה. כמו כן, פרויקט הקמת הרכבת הקלה ילווה בהפקעת אדמות מהאזרחים הערבים ללא כל תועלת עבורם, חוץ מנטילת מקור פרנסה, שכן רוב האדמות המיועדות להפקעה הן אדמות חקלאיות המניבות יבולים חקלאיים. ברצוני לשאול: האם הפרסום בעיתון "הארץ" מדויק? אם כן, מה הן הסיבות לביטול תוכנית הרכבת הקלה, ומדוע הוחלט על קידום תוכנית הרכבת הכבדה,

מטים את הכף לכיוון הרכבת הקלה? תודה. טוב, לגבי השאלות של חברת הכנסת חנין זועבי.

למה ששאלת אותי בעל-פה בזמנו: אנחנו שוקלים להקים משרד רישוי גם בנצרת, ובקרוב אני אבקר גם בנצרת וגם בנצרת-עילית, ונקווה שנמצא פתרון לעניין. לגבי ההדלפה שפורסמה בעיתון "הארץ" על קו הרכבת הקלה או הכבדה עכו כרמיאל, כי אף אחד לא פרסם, משרד התחבורה לא פרסם ידיעה, ואף גורם רשמי לא פרסם ידיעה ונימוקיה. היתה הדלפה שנועדה, אולי השיגה את מטרתה, לתת לך תחושה,

כחברת כנסת ערבייה, או לציבור הערבי, כאילו מישהו עושה כאן איזו עוולה, או עלול לעשות משהו שמיועד נגד הציבור הערבי, ולא לטובת כלל האזרחים.

מי שעשה את זה לא כל כך דאג לציבור הערבי, אחרת הוא מזמן היה עושה שם רכבות בתוואי שהוא חושב שצריך, אבל הוא רצה לעכב את הפרויקט, וכל דרך היא טובה. חבל, גם שאל אותי השר בני בגין משהו בנושא, חבל שלא מהססים לעשות שימוש בדברים שנוגעים בנקודות מאוד רגישות לצורכי ויכוחים, הייתי אומר, כספיים, מינהליים, ויכוחים בין אסכולות היכן צריך רכבות, בעיקר בגוש-דן או מחדרה עד גדרה, או גם בפריפריות. לגופו של עניין, לגבי קו עכו כרמיאל, רשת המסילות,

פשוט שיהיה ברור: עם כניסתי לתפקיד מצאתי מציאות שאין שום תקציב לעשות לא רכבת קלה ולא רכבת כבדה ולא רכבת חצי קלה וחצי כבדה באזור הזה, לא רכבת העמק, לא רכבת עכו כרמיאל, לא רכבת אשקלון באר-שבע, לא רכבת לאילת, לא רכבת לקריית-שמונה, שום דבר. עמדתי ועמדת ראש הממשלה, כמו שאמרתי אותה גם קודם, היא שיש לבצע ויש לחבר את מדינת ישראל כולה ליחידה אחת, שוויונית

במסגרת הזאת, יש תוכנית מגירה במשרד התחבורה, שבתוכה יש גם קו רכבת מעכו לכרמיאל, מכרמיאל עבור ליד צפת, משם עבור לקריית-שמונה, רק רכבת כבדה. אין שום תוכנית של רכבת אחרת. כשנכנסתי לתפקידי אמרו לי שיש כאלה שחושבים שמבחינה מקצועית עדיף לעשות רכבת קלה במקום אותה רכבת כבדה בין עכו לכרמיאל. באתי לבחון את הדברים, בחנתי אותם, כולל ביקור בכרמיאל, שמעתי את בעלי העניין עצמו ואת אנשי הגליל, ובאתי עם אנשי המקצוע, כולל כאלה שמצדדים ברכבת קלה, אני אוהב לשמוע את כולם. מה ההבדל בין קלה לכבדה חוץ מהתחנות? אני אסביר, אני אסביר. גם אני, אף-על-פי שאני שר התחבורה, לקח לי זמן ללמוד את זה,

מהמעט שלמדתי, אני יכול להסביר, אם כי אני אנסה לעשות את זה באמת במהירות: הרכבת הקלה היא כמו מאסף. היא עוברת בהרבה תחנות ומגיעה הרבה יותר לאט ליעד שלה. כלומר, אם המטרה היא שיוכלו לנסוע במהירות מכרמיאל למרכז הארץ למטרות שציינו קודם לכן, וכרמיאל זו כרמיאל, אבל התחנה היא ליד העיר, כל היישובים בסביבה נהנים. יהיה שם חניון, תהיה שם תחבורה ציבורית שתאורגן מכל יישוב ומקום להגיע למקום, כמו שמקובל במקומות אחרים. רכבת כבדה נותנת את המהירות ונותנת את האפשרות להמשיך את זה עד קריית-שמונה. פקידי האוצר לא רוצים בכלל רכבת, והם בטח לא רוצים שהיא תגיע לקריית-שמונה, אז הם מצאו פטנט: תוקם רכבת קלה, שאי-אפשר להמשיך אותה באופן מעשי.

הם לא רוצים? למה הם לא רוצים? היחידי שיש לו זכות לשאול זה חבר הכנסת סוייד, שהיתה לו שאלה,

אמרתי את זה, אני חושב שלא היית: יש ויכוח מה כלכלי במדינה. מי שבא למדוד לפי מספר תושבים קיימים בכל מקום ותנועת כלי רכב בכל מקום, אומר: מה שכלכלי זה בעיקר בין גדרה לחדרה. אני חושב שהחזון מביא גם את הכלכלה. אם יהיו רכבות, ואם תהיה תשתית, גם יגורו הרבה יותר אנשים,

ערך הבתים יעלה, וערך הנכסים יעלה, והיכולות של האנשים וההזדמנות שתהיה להם גם כן יעלו. לכן, מי שצריך להכריע זה הממשלה, ולא הפקידות, עם כל הכבוד. אבל בחנתי את הדבר הזה, וביקרתי, והגעתי למסקנה שצריך לקיים את התוכנית המקורית של משרד התחבורה, שהיא תוכנית שהיתה קיימת תחת הרבה שרים ממפלגות שונות, עם השקפות שונות, על-פי הבסיס המקצועי וההיגיון המקצועי. ולכן אני חושב, ואני אומר עוד פעם, שהפרסום הזה היה חמור, כי הוא לא היסס לקחת נושא רגיש כמו יחסי יהודים-ערבים, שבלאו הכי הוא טעון ובלאו הכי מחפשים איך לשפר אותו, מי שרוצה, ולבוא ולהכניס את זה במסגרת הדבר,

שיחקו אותה. הנה, כבר הגשת שאילתא. יושבים וצוחקים להם שם בחדר. ממש מעניין אותם עכשיו אם יהיה זה או זה או לא יהיה. לכן, לגופו של עניין, נוסף על הדברים שאמרתי, אני אומר: הקמת מסילות רכבת כרוכה פעמים רבות בהפקעת קרקעות

ואני סמוך ובטוח שבעלי הקרקעות יפוצו על-פי דין, והתועלת שתצמח לכל יישובי הסביבה ולכלל מדינת ישראל בצמצום הפערים והמרחקים בין הפריפריה למרכז ובחיזוק הצפון היא משמעותית ביותר. זה מה שעומד מאחורי כל תוכנית. גם הטורקים כבר תכננו קווים, ואני לא חושב שזה היה השיקול שלהם. בדרך כלל זה קשור לטופוגרפיה, זה קשור לגיאוגרפיה, זה קשור למרחק מהכרך, לנמל, לשדה-התעופה. יש כל מיני שיקולים היכן להתוות את התוואי, איכות הסביבה, לא לפגוע באתרי טבע מרכזיים, יש הרבה אילוצים. בסוף מגיע האילוץ של הכסף ושל השקפת העולם. כמו שאמרתי: השקפת העולם שלי היא שצריך לחבר את מדינת ישראל, לצד התועלות,

בנושא איכות סביבה, מניעת זיהום וכל שאר הדברים שיש ברכבות. אני לא חושב שהסוגיה הזאת קשורה להיבט של ויכוח פוליטי כלשהו. היא לא נולדה בצורה הזאת, היא לא קשורה לצורה הזאת, אין לה שום קשר לנושאים האלה.

חבר הכנסת חנא סוייד, כיוון שיש לך שאלה בדיוק על אותו נושא, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? הוא שאל בדיוק על אותו נושא, שבעיתון "הארץ" פורסם, פשוט ממש אותה שאלה.

השאלה האחרונה פשוט חוזרת בדיוק על אותו נושא. אה, כן?

אז רק, כיוון שזה פשוט על אותו נושא, על אותה כתבה שפורסמה בעיתון "הארץ", אם חבר הכנסת סוייד רוצה להוסיף עוד משהו.

אני רוצה באמת לברך את השר ואת המשרד על השגת היעד מבחינת נפגעי תאונות דרכים. אני חושב שזה הישג גדול. את התשובה על השאילתא שלי אני בעיקר קיבלתי במענה השר על השאילתא של חברת הכנסת זועבי. אני מנצל את ההזדמנות הזאת רק לשאול אם הגיע אליו איזה ויכוח מנצרת-עילית, שאחרי ויכוח כלשהו בין בוחן לבין תלמיד העבירו את כל מבחני הנהיגה מנצרת-עילית לעפולה, וכמובן, יש שם חוסר נחת מההחלטה הזאת, שהתקבלה לפני יומיים.

לא נערכתי לזה, לא מכיר את הנושא.

אני סתם שאלתי אם הגיע הדבר לשר, ואם הוא, אני בטוחה שהוא ילמד את הנושא וישמח, אני מבקש,

שיתייחס לעניין.

אתה יכול להעביר לי שאילתא בנושא. אכן,

חבר הכנסת חנא סוייד,

ניסחו לי את אותה תשובה, בלאו הכי לא הקראתי את זה. אני חושב שהדברים הם ברורים.

חבר הכנסת מוזס. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, האיש הנכון במקום הנכון. בחג החנוכה האחרון, כדי לעמוד בביקושים, העמידה חברת "אגד" אוטובוסים עירוניים, כולל אוטובוסים דו-מפרקיים, לנסיעות בין-עירוניות. האי-נוחות והסכנה שבנסיעה באוטובוסים עירוניים בנסיעות בין-עירוניות, ללא תאי מטען וללא תנאים מינימליים, ידועות. נוסף לכך דיללה חברת "אגד" קווים סדירים כדי לתגבר קווי נסיעה אחרים שבהם היו ביקושים גבוהים, זאת ללא הודעה לנוסעים על כך. יש לציין שזאת לא הפעם הראשונה שבה חברת "אגד" נוהגת כך. כמעט בכל פעם שיש ביקושים גוברים, המקרים המתוארים לעיל חוזרים על עצמם. ברצוני לשאול את כבוד השר: 1. האם מותר לחברת תחבורה להסיע נוסעים באוטובוסים עירוניים ודו-מפרקיים בנסיעות בין-עירוניות? במידה שלא, האם יינקטו צעדים מעשיים כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד? 2. האם כדי לתגבר קווי שירות ספציפיים מותר לדלל ולבטל נסיעות בקווים סדירים? 3. האם יכול משרדך לאסור על חברה לבצע הסעות מיוחדות במקרה שהן באות על חשבון תפעול קווים סדירים שלהם היא מחויבת על-פי תנאי הזיכיון שלה?

תודה רבה. לשאלתך, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס: 1. בקווים הבין-עירוניים אמורה חברת "אגד" להפעיל תחבורה ציבורית באוטובוסים בין-עירוניים בעלי תא מטען לכבודה. לכבודה, לכבודה- דגש בכ"ף? שרת החינוך שלנו, לכבודה? היה לנו דיון עם האקדמיה ללשון עברית, והתחייבנו לנסות ולהקפיד.

אגף תחבורה ציבורית במשרדי מודע לכך שבמקרים בודדים שבהם היה קיים עומס בלתי צפוי בתחבורה הציבורית הבין-עירונית, נאלצה חברת "אגד" להפעיל בקווים אלו גם אוטובוסים עירוניים, על מנת להיענות לביקושים של ציבור הנוסעים, ולא לשבש את לוחות הזמנים. אגף תחבורה ציבורית מקיים הליכי בקרה על הצטיידות חברות התחבורה הציבוריות באוטובוסים מתאימים לנסיעות עירוניות ובין-עירוניות בהתאם לביקושים ולנסיעות באותם קווים.

מדובר במקרה חריג אשר לא ניתן היה לצפות אותו אך חייב את חברת האוטובוסים להעניק שירות לציבור הנוסעים. 2. דילול נסיעות בקווים מסוימים במטרה לתגבר נסיעות בקווים אחרים מתאפשר אך ורק באמצעות אישור של המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, ולאחר שהופעל שיקול דעת והתקיימו צעדים לוודא כי ציבור הנוסעים לא ייפגע. 3. אגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה מפקח על ביצוע נסיעות מיוחדות של מפעילי תחבורה ציבורית על מנת לוודא כי לא מתקיימת שום פגיעה בהפעלת קווי התחבורה הסדירים של החברות, והשירות הניתן לנוסעים לא נפגע. לא, סליחה, אדוני. לא נתנו היום שאלות נוספות כי עברנו את לוח הזמנים שלנו. חברת הכנסת זוארץ, השואלת האחרונה. אנחנו במצוקת זמן. להתייחס למה שהשר ענה בפעם הקודמת בשעת שאלות. אז כנראה לא. נצטרך למצוא לזה מועד אחר. אני בטוחה שביחסיכם הטובים אתם תוכלו לדבר במסדרון, והוא יענה לך על כל שאלה ברצון. ברצוני לשאול: השאלה הראשונה, מתי משרדך יסיים את כתיבת תקנות נגישות תחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות, ובכלל זה מענה לתעופה נגישה, מוניות נגישות, ספינות נגישות? השאלה השנייה, האם בכוונתך לאמץ את תקנות נגישות השירות לתעופה של האיחוד האירופי? השאלה השלישית, מתי בכוונת משרדך לסיים את תהליך ההכרה בתווי חנייה של נכים במדינות העולם? השאלה הרביעית, כיום מתוכננים ומוקמים שני פרויקטים של רכבת קלה בישראל. איך ייתכן שאין תקנות מחייבות על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות המפרטות את הנגישות, אל ובתוך, של הרכבת הקלה? מתי יוגשו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות תקנות אלה לאישור? ובהמשך לתחבורה ציבורית, בתקנות נגישות תחבורה ציבורית לעניין תחנת אוטובוס ישנה דרישה להתקין שלטי ברייל. תקנות אלה נכתבו לפני עשר שנים. היום בעולם נהוג להתקין שלטים מדברים. העלות של שני סוגי השלטים, שלטי ברייל ושלטים מדברים,

שלט ברייל ייתן מענה לכ-2,000 עיוורים ולקויי ראייה. שלט מדבר ייתן מענה רחב לכ-250,000 עיוורים, לקויי ראייה, לקויי שפה ולקויי קריאה. בעניין הזה ידוע לי שעמותת "נגישות ישראל" פנתה למשרדך על מנת שתפעל לזירוז התהליך ועדכון התקנה, כדי שתתאפשר אלטרנטיבה טכנולוגית ופתרון שייתן מענה מודרני לקהל יעד הרבה יותר גדול. מה בכוונתך לעשות בעניין? ועוד שני נושאים אחרונים: איך בכוונתך, ומתי, לעודד ולקדם הימצאותן של מוניות נגישות לכיסאות גלגלים?

ומה בכוונתך לעשות לעניין נגישות תחבורה ציבורית בין-עירונית? תודה. תודה רבה לחברת הכנסת אורית זוארץ. אכן, סדרת שאלות. אני מקווה שאני אספיק במסגרת הזמן גם להקריא את כל התשובות. 1. לגבי השאלה הראשונה, כתיבת תקנות נגישות תחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלויות, כלל תקנות הנגישות לתחבורה הציבורית לאנשים עם מוגבלויות תוגשנה במושב החורף הקרוב. מבחינת הפירוט הספציפי, בהתאם לשאלות חברת הכנסת זוארץ, נגישות בתעופה: נושא נגישות בתעופה מצא את ביטויו בפרק השלישי לתקנות שוויון

לאנשים עם מוגבלויות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג 2003, נגישות בספנות, נושא זה מוצא את ביטויו במסגרת הפרק הרביעי לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג 2003, נגישות מוניות, טיוטת תקנות המסדירות את חובות הנגישות של מוניות יובאו לדיון בפני ועדת העבודה והרווחה של הכנסת במהלך מושב חורף זה. תשובה זו אף ניתנה לבית-המשפט העליון במסגרת בג"ץ עמותת "נגישות ישראל"; תשובה זו נכונה גם לגבי נגישות רכבים להשכרה. 2. אימוץ תקנות נגישות השירות לתעופה של האיחוד האירופי, כל הנוגע לנגישות של בעלי מוגבלויות בתחום התעופה נכלל במסגרת התקנות הכלליות שיוגשו לאישור ועדת העבודה והרווחה. 3. הכרה בתווי חנייה של נכים במדינות העולם, כעיקרון, אין תג חנייה בין-לאומי לנכים בעולם. אנשי משרדי מקדמים בימים אלו הסכמים פרטניים עם מדינות שונות בעולם להכרה הדדית בתווי חנייה, אך בשלב זה טרם הסתיימו המגעים להבשלת היוזמה.

בעל תו נכה המעוניין להשתמש בתג הנכה שלו בחו"ל יכול לתרגם את התו לשפת המדינה שאליה הוא נוסע, להחתים נוטריון על הנוסח, וברוב המדינות הוא יוכל לחנות עם התג המתורגם במקומות חנייה השמורים לנכים. 4. נגישות לרכבות קלות, טיוטת תקנות המסדירות את חובת הנגישות של המערכות להסעת המונים, רכבת קלה, תובא לדיון בפני ועדת העבודה והרווחה של הכנסת במהלך מושב החורף הנוכחי. גם מענה זה ניתן במסגרת בג"ץ עמותת "נגישות ישראל". 5. התקנת שלטי ברייל בתחנות האוטובוס, תקנות הנגישות מחייבות להתקין שלטי ברייל בתחנות האוטובוסים.

אגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה מחויב לכך מכוח החוק. המשרד אינו מודע לקיומם של שלטים מדברים. ככל שיש לחברת הכנסת חומר בעניין היא מוזמנת להעביר אותו אלי, ואני אנחה את אגף תחבורה ציבורית לבחון את הנושא. 6. מוניות נגישות לכיסאות גלגלים, בשנים האחרונות הופעלו מוניות נגישות בישראל. אולם הביקוש לנסיעה במוניות אלו על-ידי ציבור הנכים היה דל, ועל כן הופסק השימוש במוניות בשל חוסר כדאיות כלכלית. המשרד בוחן כיום מתן תמריצים כלכליים לרכישת מוניות נגישות, והנושא ייבחן במהלך השנה הקרובה. 7. נגישות באוטובוסים בין-עירוניים, חברות התחבורה הציבורית מחויבות להפעיל בקווים הבין-עירוניים אוטובוסים בעלי תא מטען. באוטובוסים אלה אין יכולת טכנית לנגישות של ציבור הנכים. כיום אין בישראל אוטובוסים בין-עירוניים היכולים לאפשר נגישות לנכים. אגב, לעומת אוטובוסים עירוניים, שבהם נדמה לי שבין 60% ל-70% הם אוטובוסים שהם כבר נגישים, משנת ייצור מסוימת. חשוב לציין כי משרד התחבורה מכין בימים אלו תוכנית מקיפה לשיפור הנגישות של תחנות האוטובוסים ברשויות המקומיות והתחנות בכבישים בין-עירוניים. הנושא תוקצב על-ידי בהיקף של 90 מיליון שקלים בחומש הקרוב, ואנחנו פנינו לביטוח הלאומי ולגורמים נוספים לתת גם את חלקם על מנת להסדיר את הנושא.

הטיפול הזה נעשה בתגובה לפניית חבר הכנסת אילן גילאון, שכינס שדולה בנושא בכנסת, וטיפלנו ועדכנו אותו גם בנושא הזה. תודה רבה, אדוני השר. תודה על תשובות מאוד מאוד מפורטות ומהימנות. תודה. אנחנו עוברים להצעות חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27). חברת הכנסת קירשנבאום,

היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שאני מבקשת מכם, כנסת נכבדה, לאשר היום בקריאה הראשונה, היא בעיני בקונסנזוס בציבוריות הישראלית. לראיה, כשהצעת החוק עלתה להכנה בקריאה הראשונה בוועדת החינוך, הוועדה אישרה פה אחד,

יום הזיכרון הוא יום מקודש לכולנו. זהו יום שהמשפחות השכולות מגיעות,

להתייחד עמו, לקחת חלק בטקסים הממלכתיים. בשנת 1963 חוקק חוק יום הזיכרון. הוא קבע יום חופש לכל בן משפחה שכולה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. בתחילת שנות האלפיים החליטה הממשלה כי משפחות נפגעי פעולות האיבה גם הן חלק מיום הזיכרון. טקסים ממלכתיים יוחדו לקורבנות והן צורפו באופן רשמי למשפחת השכול.

חלק מן הזכויות שניתנו למשפחות חללי צה"ל בחוק יום הזיכרון לא תוקנו על מנת שיכללו את משפחות נפגעי פעולות האיבה. כך יצא כי ביום הזיכרון משפחות נפגעי פעולות האיבה היו נתונות לחסדי המעסיקים בשאלה אם יום החופש ביום הזיכרון מגיע להן או לא. את הלקונה הזאת בחוק ברצוני לתקן. הזכות הבסיסית של משפחה שכולה היא לקבל את החופש ביום הזיכרון, לציין את היום בדרכה ולקחת חלק בטקסים השונים בהתייחדות עם חללה הפרטי. מדובר בצעד אלמנטרי להרחיב זכות זו לכל משפחת השכול, למשפחות נפגעי פעולות האיבה.

אני מבקשת מכם, חברי חברי הכנסת, לעזור לי לתקן עיוות זה בחוק. בואו לא נותיר את השאלה הזאת, את הלקונה הזאת בחוק, פתוחה לפרשנות של המעסיקים. עזרו לי להעביר את החוק היום בקריאה הראשונה, ותודה רבה לכם על כך.

אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד הוא בעד העברת החוק לוועדת החינוך. ההצעה להעביר את הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27)

אני מוסיפה את הצבעתך, כמובן.

ברוב של 11, ללא מתנגדים וללא נמנעים, הצעת החוק עוברת לוועדת החינוך. אנחנו עוברים להצעת חוק המים (תיקון מס' 26) (התקנת אביזרים לחיסכון במים בגופים ציבוריים). חבר הכנסת אקוניס, בבקשה. אני מקווה שזה לא נאום נגד האופוזיציה. אנחנו נקפיד שהוא ידבר אך ורק על מים. גם בזה אפשר, גברתי היושבת-ראש, הכול אפשר. אין גבול לאפשרויות בבניין הזה.

אכן כך. תודה. גברתי היושבת-ראש, חברי, אני מתכבד להציג בפניכם, בפני מי שנמצא כאן, חשבתי שנושא המים מעסיק את הבית הזה בצורה כל כך דרמטית,

וגם את אזרחי ישראל, וחשבתי שהיה נכון אם יהיו פה קצת יותר חברי כנסת, אבל אני מבין שאנחנו כבר בשעת ערב מאוחרת. הטובים כאן.

כולם טובים. כולם טובים, כבוד השר, כולם. אתה אומר: אני במקרה פה.

זה על חשבון זמנך, אדוני. יש לי עשר דקות. זה נכון. אתה לא חייב להשתמש בכל הזמן. אני יודע, אני יודע. תאמין לי שאני יודע. תן לי קצת ליהנות. אני לא יכול להתחרות בזמן ששר התחבורה היה פה? שר התחבורה, אני אנצל את הזמן, אני אומר לך: אני רוב הזמן הייתי פה, ויש פה פעולות שנעשות במשרד הזה, ששנים רבות, גברתי היושבת-ראש, לא נעשו. אני מנסה לסייע כיושב-ראש ועדת הכלכלה, שאחראית ומפקחת על משרד התחבורה, וחבר הכנסת מוזס, שחבר בוועדה, ואני רוצה להגיד לך שמשרד התחבורה, בראשות השר, אני חייב לשבח את הפעילות שלך

גברתי היושבת-ראש, עוסקים בנושאי תחבורה בוועדת הכלכלה מעיד על עוצמת העבודה ועל עומק העבודה היסודית והטובה וגם רבת ההיקף שמקיים שר התחבורה, והזמן הרב שהוא היה פה על הדוכן עם התשובות המפורטות, בוודאי מעיד על כך. זאת אומרת, הכול מתחבר בסופו של דבר. כולנו מברכים את השר.

מאז שרון בשיכון לא

יחד עם קבוצת חברי הכנסת, חבר הכנסת פלסנר, חבר הכנסת הורוביץ,

חבר הכנסת זאב בילסקי וחברת הכנסת רונית תירוש, את הצעת חוק חובת התקנת אביזרים לחיסכון במים בגופים ציבוריים.

במקרה היום בצהריים, חבר הכנסת פלסנר,

הבית הזה לא צריך את החוק, כבר הותקנו בו חסכמים,

זה טוב שהכנסת מובילה את הדוגמה הלאומית הזאת. אבל מכיוון שזה לא נעשה בשאר מבני הציבור,

גברתי היושבת-ראש, להצעת החוק הזאת, שמחייבת את כל הגופים הציבוריים במדינה, ויש רבים כאלה,

גם גופי הממשלה וגם שאר גופי הציבור, להתקין את החסכמים.

הממשלה החליטה כבר בשנת 2001 על התקנת חסכמים. קודמינו זיהו את המשבר, לא שהיה קשה לזהות את המשבר במשק המים. אני רואה שיש כל מיני דוחות בנושא הזה. זה לא דבר שהיה קשה לזהות. אנחנו רואים שלא יורד פה מספיק גשם, ויש משבר מים במדינה. ובכן, ב-2001 הממשלה קיבלה החלטה, וההחלטה טרם יושמה. אנחנו מציעים לחייב התקנת אביזרים לחיסכון במים בכל המבנים המשמשים גופים ציבוריים לצורך חיסכון במים. כדי להביא לאכיפה של ההוראה מוצע כי יוסמכו מפקחים מקרב עובדי הרשות הממשלתית שיפקחו על קיום חובת ההתקנה, וכן, אנחנו מציעים שגורם אשר לא קיים את חובת ההתקנה, יוטל עליו קנס כספי. הצעת החוק, שבוודאי נאשר בעוד כמה דקות בקריאה הראשונה, היא עדות לאחת מהפעולות, לא הדיבורים, בוועדת הכלכלה בנושא המים.

אבל בעיקר פעולות, וזאת אחת מהפעולות החשובות הללו. אני חושב שהמגזר הציבורי,

המדינה היא המעסיק הגדול ביותר במשק, כידוע לכם, חייב לשמש דוגמה. אני לא יודע אם הייתי משתמש בביטוי "עמוד האש לפני המחנה", אבל בנושא החיסכון במים ודאי שכדאי לתת דוגמה למגזר הפרטי. דנו בהצעת החוק בוועדה במהירות די גדולה, עקב דחיפותה ועקב המשבר המחמיר במשק המים, והגענו למסקנה שהמשמעות של יישום החוק, מנתונים שהובאו בפני הוועדה, היא כי התקנת אביזרים לחיסכון במים עשויה להביא לחיסכון של 10% 15% מכלל הצריכה הביתית. אני לא בטוח שתהיה פה בכלל מחלוקת על החוק הזה. זה חוק שהוצע על-ידי חברי כנסת מכל סיעות הבית וממגזרים שונים ומעדות שונות. כולנו חיים בסוף בארץ הזאת, וארץ-ישראל לאורכה ולרוחבה סובלת מבעיית המים וממשבר המים. דיברתי כמה דקות לפני כן, גברתי היושבת-ראש, עם חזאי שאני מכיר. אנחנו לא הולכים לראות כאן גשם לפחות שבוע. אנחנו הולכים לקבל 30 מעלות חום בשבת ברחבי הארץ, פחות או יותר. תעמדו בשמש ביום שישי ב-12:00, בצהריים, בחוץ, זה כבר לא אביב, זה קיץ. יש לנו בעיה, ואנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת ללא חילוקי דעות, בקונסנזוס. אני מקווה כמובן שנאשר את ההצעה בקריאה הראשונה, ואני מבטיח גם לקדם אותה במהירות בוועדת הכלכלה לקריאה השנייה

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני יושב-ראש הוועדה, חברים, כבר עברנו כמה גלגולים עם החוק הזה. אני חושב שמשק המים במדינת ישראל, וצריך גם להגיד דברים טובים, מתאפיין ברמות המיחזור של מים והשימוש במי קולחין מהגבוהים בעולם,

ויש לנו הרבה במה להתגאות. יש לנו טכנולוגיות מים מהמתקדמות בעולם, אנחנו יצואנים. משום מה, בנושא הזה של החיסכון, התקנת אמצעים לחיסכון, כל הנושא של הצריכה, הגידול היה דרמטי, בניגוד לנושאים של ההיצע, של הטיפול, של המיחזור. היינו טובים בהיצע, בצד הצריכה עד היום אנחנו מן המפגרים. הגידול הוא דרמטי בעיקר בצריכה העירונית, בצריכה של משקי הבית, כל מה שלא קשור לחקלאות, שדווקא שם אנחנו רואים שינוי חיובי. לכן הצורך בהצעת החוק הזאת: גם כדי לטפל בצריכה במגזר הציבורי, אבל גם כדי לייצר מודעות, כדי לומר אמירה וכדי לגרום לכך שהקמפיין שאמור לצאת ובינתיים מתעכב, להתקנת חסכמים במשקי-הבית, יצליח. בהיבט הזה החשיבות של החוק להעניק לרשות המים סמכות, כדי שהיא תוכל לבוא עם עמדה של עוצמה אל מול כל הגופים הציבוריים, להתקין את החסכמים האלה, לחסוך 15% מצריכת המים של אותם הגופים ולהוביל את התהליך הזה גם למשקי-הבית הפרטיים. אני מקווה שהכנסת, ואני מברך על כך שהכנסת מתאחדת מאחורי העניין הזה. אני מקווה שנסיים לחוקק את החוק הזה במהרה ולחולל את השינוי.

חבר הכנסת מוחמד ברכה, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני וחברי לסיעה הנחנו הצעת חוק בנושא, והיא כמובן הצטרפה להצעות של חברי כנסת אחרים, ואנחנו מביאים את זה היום בשעה טובה להצבעה בקריאה ראשונה. כמובן, בהמשך לדבריהם של שני חברי שקדמו לי, אין להכביר מלים על חשיבות הצעת החוק ועל חשיבות החיסכון במים דווקא כשהממשלה בוחרת, מתוך נימוקים ושיקולים של מחסור, להעלות את מחירי המים בצורה כל כך מרחיקת לכת. אני חושב שהצעת החוק הזאת, זה לא מה שיציל את משק המים, אבל אין ספק שיש בה חיסכון מעשי. אבל יש בה גם מסר חברתי, במיוחד כשמדובר על כך שהצעת החוק הזאת תחייב הצבה, או התקנה, של חסכמים במבנים ציבוריים, ומבנים ציבוריים כוללים בתי-ספר, ואני חושב שהמסר לתלמידים הוא חשוב מאוד.

יכולתי לוותר על המשפטים האלה ורק להצביע,

חברי לסיעת חד"ש ואני היינו בביקור בלוד. ביקרנו בכמה מקומות שם, בכמה שכונות ערביות, שבתים רבים שם מיועדים להריסה ויש צווי הריסה. אחת השכונות בעצם סובלת ממחסור גם בשירותים בסיסיים. אם אנחנו עוסקים במים, לא רק שאין כבישים ואין תשתית בסיסית, אלא גם בחורף המים הופכים את המקומות האלה לעיסה אחת גדולה. עליתי על הדוכן כדי לומר שיש היום, לפי מה שנאמר לנו, 57 צווי הריסה של בתי ערבים בלוד. בעצם, זה להרוס כפר שלם, אומנם כפר קטן. כנראה היד עוד נטויה. הדברים האלה אינם מתקבלים על הדעת. ממשלה, לא יכול להיות שתהיה לה מדיניות של הריסה. ממשלה צריכה לגבש מדיניות של בנייה ושל פתרון בעיות מצוקה.

אני קורא לשר המשפטים, שאליו עברו הסמכויות של האכיפה, הפיקוח וההריסה, לעצור לרגע, לעצור לשנייה בעניין הזה. אני קורא לממשלה. אני דיברתי על זה גם אתמול, על הריסת הבתים, וגם בשבוע שעבר. וכשדיברנו על 40 חתימות אני הצעתי אפילו הצעה מרחיקת לכת, של תוכנית לטיפול במה שקרוי משבר הדיור במגזר הערבי. דווקא ראש הממשלה, שישב באותה הישיבה כל העת מול כל הדוברים,

התעניין מאוד בדברים שנאמרו. אתמול השר ברוורמן, השר לענייני מיעוטים, גם אמר שבעוד תקופה קצרה תפרסם הממשלה תוכניות בנייה במגזר הערבי.

זה כיוון הדברים, אז תעצרו. דחפורים שהורסים בית זה מחזה זוועה. חבר הכנסת ברכה, אתה צודק, אבל אנחנו חייבים לעבור הלאה.

אני לא רואה שסדר-היום כל כך עמוס, זה נכון, אבל כיוון שעצרנו אנשים אחרים, ננקוט,

עברת את זמנך, והאזנתי בקשב רב כי זה נושא חשוב. אני באמת מדבר מדם לבי בעניין. אני בא משם, וכולנו חזרנו בהתרשמות מאוד מאוד קשה ועם רשמים קשים מאוד. אני מבקש: אם יש לממשלה כוונות, כפי שאמר השר וכפי שאמר ראש הממשלה, לפתור או לפחות לחשוב על פתרון הבעיות, לפחות לעצור את גלי ההריסה. נבוא ונשב ונגבש תוכנית שתסדיר את העניין הקיים, אבל תסדיר את העניין שיבוא.

חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רק יכול לברך על החוק הזה, שבאמת חוצה אוכלוסיות ושכבות. אולי באמת בעזרת החוק הזה בסופו של דבר הכפרים הערביים לא יסבלו מסגירת הברזים ותהיה אפשרות שלא נצטרך לדבר פה על זה שבכפר הזה או בכפר השני יש חסימה של המים בגלל חובות של הרשויות המקומיות. אבל אני לא יכול לא לדבר על העניין הזה כשאנחנו,

היינו היום בלוד וברמלה, ובאמת כואב הלב לראות את הדברים האלה. כאשר אתמול חבר הכנסת בן-סימון דיבר על זה שאם אתה רוצה לראות את ההבדל בין כוכב-יאיר לבין טייבה, כמה מאות מטרים משם, אתה יכול לראות את ההבדל. אני רוצה לומר לחברי הכנסת שיבקרו בלוד וברמלה ויסתכלו כמה גדול ההבדל בין האוכלוסייה היהודית לבין השכונות הערביות, ובאיזה מצב רעוע המבנים שלהם והתשתיות שלהם, וזה באותה עיר ואלה תושבים של אותה עיר. כאשר אנחנו מדברים על מים ועל מי קולחין, אני לא יכול לא לראות את מי הקולחין שזורמים שם בסמטאות וברחובות, שהם כאילו רחובות, זה לא רחובות. הכול משובש בצורה כזו, עם ביצות כאלה של מי קולחין, דברים קשים מאוד. אתה רואה את הילדים שמסתובבים באזור הזה. בתור רופא, אני רק יכול לראות איך הילדים האלה בעוד כמה ימים יימצאו בבית-חולים בגלל כל מיני מחלות וזיהומים. אי-אפשר לעבור על זה כאילו ככה זה צריך להיות,

ממשיכים לזרום, וכאילו האנשים האלה הם הבעיה. אני חושב שהילדים האלה, שגרים בשכונות האלה, כאשר הם רואים את האפליה הבוטה בצורה כזו, זה דבר מאוד מכאיב. ולא רק מכאיב, שלא יבואו אחר כך בטענות שזה יכול להיות פצצת זמן. איך הילדים האלה יגיבו לשלטונות כשרואים שהם מפלים אותם בצורה כזו רעה בצורה כזו מפלה, שהם גורמים להם גם להיות חולים, גם בגלל התשתיות, וגם הורסים את הבית שלהם. אז איזה תקוות יש לילדים האלה?

אני חושב שעל הממשלה להתעשת ולחשוב על העתיד, שלא לבוא אחר כך בטענות למה הילדים האלה, האם הם באמת סוטים ומי גרם לכך שהם יהיו עם מטען כזה נגד הממסד. צריך לעשות אתם את הפתרונות, ולהשוות אותם לשאר האוכלוסייה במדינת ישראל.

אכן נושא חשוב. תעלו אותו לדיון במליאה בשבוע הבא. חבר הכנסת הורוביץ.

חבר הכנסת הורוביץ מוותר. חבר הכנסת נסים זאב, אולי גם אתה מוותר? אין סיכוי.

אותו?

גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, לא הבנתי. יש צווי הריסה בלוד, ואתה מדבר עכשיו על מצבם הכלכלי החומרי הקשה. אני מסכים אתך. אז מה, הממשלה עכשיו תעמיד לכל מי שיש לו צו הריסה בית במקום הבית הזה?

מי שבנה לא חוקי, ומי שנמצא על קרקע ירוקה, אני לא יודע בדיוק את הנסיבות, נסיבות. למה אתה צריך לדבר עליו? אני צריך לדבר כי זה נשמע פה כאילו הממשלה אשמה בעוני שלהם, במסכנות שלהם, ולא כך פני הדברים. אתה לא יודע,

תבוא ותבקר אותם. בשכונות יהודיות, תראה באיזה ג'ונגל הם נמצאים גם כן,

אז יש אוכלוסייה ערבית שחיה כמו מלכים במדינת ישראל, עם עושר, עם הכול. אז למה לא לראות גם את הצד הטוב? למטבע יש שני צדדים, ויש אוכלוסייה חזקה יותר וחזקה פחות. למה לזרוק את כל הרפש על המדינה הזאת? חבר הכנסת זאב, יש לך עוד דקה לדבר. אני רוצה לדבר על המים, אני רוצה לדבר על המים.

משה רבנו הכה את הסלע פעמיים: "ויצאו מים רבים". תשים אותו, שאל משה רבנו, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? אז כתוב: "ויך משה את הסלע במטהו פעמים", אז, "ויצאו מים רבים". הממשלה הזאת, שתהיה בריאה, ושתמשיך לפעול טוב, בעצם מכה אותנו פעמיים: פעם מס בצורת, ופעם נותנת לנו את היוקר של המים. לכן יוצאים מים. גם מהסלע יכולים לצאת מים כשמשלמים כל כך הרבה כסף. אני רק רוצה להתייחס לדבר מאוד חשוב, גברתי היושבת בראש, הנושא של משפחות ברוכות ילדים. בעבר העובדים הסוציאליים היו מלווים משפחות כאלה והיו תומכים בהן. אני זוכר בעצמי שכסגן ראש עיריית ירושלים הייתי מסייע לאותן משפחות, לתת להן צ'ק של 100 שקלים לכבוד שבת, 50 שקלים כדי שישלמו מים. היום אין מצב שהעובדים הסוציאליים יכולים לעזור ולסייע לאותן משפחות.

ועדת הפטור, ועדת ההנחות חייבת לחזור. אני חוזר ומסביר וגם דיברתי עם שר הפנים, חייבים להחזיר את ועדת הפטור, ועדת ההנחות, בגלל שהמשפחות אינן יכולות לשלם את ההוצאה הגדולה של חשבון המים.

דבר נוסף, אני רק רוצה להציע הצעה נוספת. כולם יודעים שהשירותים במטוסים עובדים על לחץ אוויר. אני אומר, חלק נכבד מהוצאת המים הוא בגלל הניאגרות, אז אולי בכלל לעשות את זה בלחץ אוויר? כל המדינה נמצאת פה בלחץ, אז שגם בניאגרות יהיה איזשהו פתרון שיכול אולי לחסוך במים, ולא רק לחשוב על האביזרים שנמצאים בברזים. אני אומר את זה לתשומת לבכם. זה נושא מאוד חשוב, תודה רבה. ולחשוב על זה ברצינות, אין לי הבנה באינסטלציה. ואולי אפשר לחסוך עוד כמה אחוזים של מים. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק המים (תיקון מס' 26) (התקנת

לחיסכון במים בגופים ציבוריים), התש"ע 2009,

ברוב מוחץ של עשרה, אין נמנעים,

החוק עובר לוועדת הכלכלה. הודעה למזכיר. בינתיים חבר הכנסת גדעון עזרא יעלה על הדוכן. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת,

ולקריאה שלישית: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 26), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הכלכלה.

חבר הכנסת גדעון עזרא, הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 15). כבוד השר, זאת ההצעה האחרונה. גברתי היושבת בראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שאני מעלה כאן לקריאה ראשונה היא בהסכמת הממשלה, בתמיכת הממשלה אחרי שתוקנו שם, לבקשת הממשלה,

הצעת החוק הזאת מדברת על פסולת בנייה. במדינת ישראל נוצרת בכל שנה 7.5 מיליוני טונות פסולת בנייה, ומתוכה רק שליש מגיע להטמנה מוסדרת, וכל השאר, בכל רחבי הארץ, וגורמת נזק ענק גם לשטחים הפתוחים, גם למים, לזיהום מים, וכמובן, גם לעומס על הרשויות שמתבקשות לנקות את השטחים הללו. אין יכולת אכיפה בכל רחבי הארץ, בכל פינה ופינה, ואותם אנשים ששופכים את הפסולת עושים זאת כאשר הם מרגישים שאף אחד לא יעלה עליהם וידווח עליהם. אני מוכרח לבוא ולהגיד כאן שעל מנת לטפל בבעיה הזאת צריך לעשות משהו דרסטי, בעיקר על מנת להרתיע את מי ששופך פסולת כזאת. צריך להבין שהיום במדינת ישראל לא רק ההטמנה עולה כסף, אלא מאחר שחסרים מקומות הטמנה, גם המרחק שהמשאית צריכה לעשות עד מקום ההטמנה דורש דלק לא מועט. לכן משתלם,

לאדם שנושא עמו פסולת לשפוך אותה בכל אתר קרוב או רחוק. על מנת לנסות להילחם בתופעה, ובעיקר להרתיע, עלתה האפשרות, שהיא הצעת החוק, שכל מי שינציח בתמונה משליך פסולת כזאת ויבוא להעיד בבית-המשפט לאחר מכן על שופך הפסולת, יזכה לקבל מקרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה סכום של 5,000 שקל,

לפי דעתי, תהיה מוטיבציה לאנשים לגלות את האנשים שמזהמים את מדינת ישראל, ואולי כך נפחית את המכה. זו הצעת החוק, ואני מבקש את תמיכת הכנסת.

חבר הכנסת נסים זאב, אתה רוצה לדבר או שאתה מוותר? פסולת, איך אפשר לוותר? גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, זאת הפעם הראשונה שאני רואה שכל אזרחי מדינת ישראל הופכים להיות יחידת בילוש ומעקב אחרי הפסולת. זה אולי דבר טוב, אבל אני אומר לך, אם כבר רוצים לאמץ דבר כזה, בואו נאמץ את זה גם בנושא של נסיעות מטורפות ברחבי הארץ, שזה הרבה יותר חשוב, ולתת סמכות שכל מי שיכול לבוא ולהעיד נגד מטורף שנוסע ומסכן את החיים שלו ושל אחרים, שיבוא ויתעד את זה גם עם מצלמה, וגם בלי מצלמה. זה הרבה יותר חשוב. לא שאני מזלזל בהצעת החוק שלך, אבל אני אומר, אולי זה תקדים, אולי זו פתיחת דלת לחשוב על דברים יותר רציניים. אני אומר לך שכמעט אין נסיעה שאני לא רואה מטורפים על הכבישים. עם כל הניסיון של המשטרה לבלום את תאונות הדרכים, תמיד אתה מוצא עבריינים שמסכנים את חייהם של נהגים אחרים. הנושא השני שרציתי לדבר עליו, אני לא חושב שזה צריך להיות דווקא בנושא של פסולת בניין. לפעמים אדם מפנה את הדירה שלו וזורק את כל מה שיש לו בבית, את כל האלטע-זאכן שיש לו, ושם את זה למטה, אלא אם כן יש הסדר שהמשאיות של הזבל לוקחות, כמו שבערבי פסח ובערבי חגים אחרים אני יודע שמשאיות הזבל כן לוקחות את אותם רהיטים ישנים. אבל בעיקרון, אני חושב שמי שזורק פסולת לשטח אחר ורוצה להיפטר מהפסולת שלו, זה לא משנה אם זאת פסולת בניין או לא. אני אומר לך, מהניסיון שיש לי בעניין הזה, אני זוכר שנכוויתי הרבה, במשך שנים, כשבנינו בכביש 1 את המוסד לתפארת "נוות ישראל", שזה סמינר, שאני עמדתי מאחורי הפרויקט הזה. כל משאית שהיה לה זבל, לא משנה איזה סוג של זבל, או אפילו פסולת, לא של בניין, עפר כזה ואחר, מצאו לנכון להיכנס לתוך השטח ולשפוך את הפסולת שלהם. לכן אני מברך על כך, וטוב שאפשר לתעד את זה על-ידי אזרח מהשורה ולא צריך דווקא שהפיקוח, כי כמה אנחנו יכולים לשלוח מפקחים בעניין הזה. ותבורך על כך.

אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, הוא בעד העברת הצעת החוק לוועדה, בעד להעביר את הפסולת למקומות הנכונים. צריך לחכות לנסים עד שיגיע. איך מתחילים כך הצבעה?

להעביר את הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 15) (תשלום למודיע על השלכת פסולת בניין שלא כדין), התש"ע 2009, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. אפשר לצרף את הקול שלי, בבקשה?

אנחנו מצרפים את הקול של חבר הכנסת רותם ושל חבר הכנסת פלסנר, והחוק עובר ברוב של שבעה, ללא מתנגדים וללא נמנעים לוועדת הפנים והגנת הסביבה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי, כ' בטבת